שר החוץ, חברי חברי הכנסת, היום יום שלישי, ז' בטבת התשע"א, 14 בחודש דצמבר 2010 למניינם. אני מתכבד לפתוח את ישיבת הכנסת. אין הודעה למזכירת הכנסת. רבותי חברי הכנסת, אני רואה שהיום הממשלה יכולה לגבור על הכנסת בעוצמת נוכחותה, ואדוני המשנה לראש הממשלה, זה כאשר אתה תורן. אנחנו נפתח בנאומים בני דקה. אני כבר נותן לכם את האפשרות להצביע, אם כי אני רואה את כולם. ראשון הנואמים היום הוא יריב לוין, ואחריו, חבר הכנסת אחמד טיבי, שהיה בפעם האחרונה אחרון. בבקשה, הצבעה. חבר הכנסת לוין, ראשון הדוברים, בבקשה, אדוני. אדוני היושב-ראש, כבוד המשנה לראש הממשלה,

חברות וחברי הכנסת, לפני ימים אחדים הלך מאתנו יושב-ראש הכנסת לשעבר דב שילנסקי, זיכרונו לברכה. אני חושב שהאבדה הזו היא אבדה קשה במיוחד. דב סימל בעצם את נפלאות התקומה של עמנו, ממאורעות השואה ודרך עלייתו ארצה, ואחר כך בפעילות שלו כאן. לא רבים יודעים, אבל דב, עיקר פעילותו לא היתה דווקא או רק במישור המדיני והלאומי, אלא הוא עסק המון בנושאים חברתיים. הוא השקיע המון תשומת לב באדם,

ונדמה לי ששילב בדיוק את שני הדברים שהם היסודות המוצקים של העמידה הלאומית על זכויותינו כאן מצד אחד והדאגה לאדם באשר הוא מן הצד האחר. אני חושב שאכן האבדה היא אבדה גדולה, ואני מאחל לכולנו שנדע ללכת בדרכו של דב ולהיות ראויים להמשיך את מפעל חייו הגדול. יהי זכרו ברוך.

תודה רבה. חבר הכנסת אחמד טיבי. אחריו, חבר הכנסת מג'אדלה. קודם סעיד. אני ארשום את כולם. עכשיו אתה מדבר, חבר הכנסת,

לחבר הכנסת נפאע?

לא.

אין לי שום בעיה, אבל אתה קבעת שנפאע יהיה במקומך, אני אכבד את זה, ואין לי בעיה. חבר הכנסת נפאע, בבקשה. אחריו, חבר הכנסת מג'אדלה. כבוד היושב-ראש, אני בחרתי לייחד את הדקה הזו, לרגל יום זכויות האדם, לעשרות צעירים דרוזים מסורבי פטור משירות ביטחון. אומנם על-פי החוק הוכרה הזכות הזו של פטור משירות ביטחון מטעמי הכרה דתית, אבל לא הוכרה הזכות הזאת מטעמי הכרה לאומית. עשרות צעירים כאלה, מדי מחזור במחזורו, נכנסים לכלא היות שהם חושבים, לאור השתייכותם הלאומית, שהם זכאים כבני-אדם לכיבוד הזכות הזו, וזכותם זו נרמסת. חשוב היה לי ביום כזה לשלוח לא רק אהדה אלא גם חזק ואמץ לאותם צעירים.

תודה רבה לחבר הכנסת סעיד נפאע.

אדוני היושב-ראש, מכובדי השרים, עמיתי חברי הכנסת, אנחנו חוגגים היום את היום הבין-לאומי לזכויות האדם. כבוד היושב-ראש, שמעתי את דבריך בדיון, וראשית,

אבל אני מצפה ממך שתפציר בשר החינוך, עקב ההקצנה בקרב האוכלוסייה היהודית, והסקרים מדברים בעד עצמם לאחרונה ובמיוחד בקרב הנוער, שהיום הבין-לאומי לזכויות האדם, תונהג בו תוכנית לבתי-הספר. תודה רבה.

ואני מבקש ממך גם לפנות לציבור הערבי, שגם ההקצנה בצד האחר, לא רק אליך אני פונה, אני פונה לכל חברי חברי הכנסת הערבים, שגם שם ינסו לראות, אנחנו חיים באותה מדינה,

אנחנו חיים באותה מדינה.

חברים, צריכים לדבר אחד עם השני, גם כשלא מסכימים. אתה צודק.

אני אומר את זה לאחי היהודים, ואתם תאמרו את זה לאחיכם הערבים, וכולנו יחד נחיה במדינת ישראל. אנחנו חיים במדינה אחת, אבל תנו לחיות. זה גם יהודים יגידו. אני, בעניין זה לא רוצה להגיב. אני חושב שאין דבר כזה שלא ייתנו לחיות. זה גם היהודים יגידו. חבר הכנסת אחמד טיבי, בבקשה. "בעדין" חבר הכנסת בן-ארי. הציבור הערבי יודע במדינה הזאת על הציבור היהודי ועל התנ"ך שלו ועל התרבות שלו, כן, אבל אני אפילו שמעתי השבוע חבר כנסת שהאינואנדו מדבריו היו קשים מאוד. קשים מאוד. אני לא מזכיר את שמו, לא כי אני לא רוצה להזכיר את שמו, כי לא צריך. לפעמים חברי כנסת חושבים שעצם העובדה שמזכירים את שמם, אז אחר כך הם עושים אותו דבר כדי שגם יזכירו את שמם.

אתה מדבר על אני מדבר על, אולי אדוני לא שם לב, אבל עוד מעולם חבר הכנסת אחמד טיבי לא הפריע לי לדבר. למה שאני אפריע לו? אדוני היושב-ראש, היום נקבע במועצה המקומית בעוספיא, בהתייעצות ביני לבין וג'יה כיוף, ראש המועצה הנמרץ, טקס להענקת אות הוקרה לכבאים הפלסטינים שהשתתפו בכיבוי השרפה באסון הכרמל. זה היה אמור להיערך ב-12:30.

ב-11:30 קיבלתי טלפון מהגנרל אחמד ריזיק, מפקד הכבאים הפלסטינים, והוא הודיע לי בתדהמה שהוא ועוד שלושה כבאים לא קיבלו אישור כניסה מסיבות ביטחוניות. שבעה קיבלו וארבעה נדחו. השלושה שנדחו השתתפו באופן פעיל לפני שבוע בכיבוי השרפה. לפעמים יש אירועים שמלים לא יתארו אותם בצורה נכונה. לפעמים צריך להשאיר את המעשה והוא מדבר בעד עצמו. האם זה תיאטרון אבסורד? האם זה מצעד איוולת? האם זה אדנות ואכזריות של כיבוש או התנהלות נורמטיבית של כיבוש? אמר לי אחד הכבאים: ידענו שהכיבוש יהיה, לפני שניכנס לעזור ואחרי שניכנס לעזור,

אבל עשינו מה שעשינו מסיבות אנושיות. הוא אמר לי: גם אני אוהב את הכרמל, וכך גם אני. אבל יכול להיות שמכיוון שהעיכוב הוא מסיבות ביטחוניות, צריך לחקור את המחדל הביטחוני, שלפני שבוע אפשרו לשלושה חשודים להיכנס לתוך הכרמל, לכבות את השרפה ולחזור בשלום בלי להיעצר.

מישהו צריך לשלם על המחדל הביטחוני הזה.

אתה אומר, כבודו?

חבר הכנסת אחמד טיבי,

ואתה לא יהודי, הייתי אומר לך: הכיתני בני.

אני מציע למשנה לראש הממשלה פשוט לנסות ולראות, כי זו לא איוולת. למה נזכרו, רק עשרה ימים? איך נתנו להם להיכנס לכבות את השרפה? הדבר נראה בעיני, כביטחוניסט מובהק, כדבר שחבר הכנסת אחמד טיבי צודק בו. אני באמת חושב שיש פה איזושהי, אנחנו שמענו כמובן את אמירתך, אבל אם היא נכונה, היא פשוט לא רק מדברת בעד עצמה, אנחנו צריכים לשאול את עצמנו. חבר הכנסת בן-ארי, בבקשה, אדוני. חבר הכנסת בן-ארי. אדוני היושב-ראש, שמעתי שבמקום ששלושת הכבאים האלה היו, אחר כך היתה שרפה, זה לפי השמועה שנתגלגלה אליך. השאלה, תמיד, חבר הכנסת, אדוני היושב-ראש,

שהוא חבר סיעתך: תמיד השאלה מהו הסובב ומהו מסובב, ומה קדם למה. הרי נושא בפילוסופיה, על סיבתיות. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, השבוע אנחנו מסיימים את חומש בראשית בפרשת ויחי, הפרשה שבה נפרד יעקב אבינו מבניו בפסוק: "האספו ואגידה לכם את אשר יקרא אתכם באחרית הימים". יש כאלה מפרשים שיעקב מברך את בניו, אבל מי שמעיין רואה שאין כאן ברכה. ובאמת אחד הפרשנים מימי הביניים, דון יצחק אברבנאל, שגורש מפורטוגל ומספרד והסתובב בחצרות מלכים, אומר שהשאלה שנמצאת כאן היא לא שאלה של ברכה אלא שאלה שניצבת בפני מנהיג שהולך לעולמו וצריך להחליט מי ימשיך אותו בדרכו, והוא מעמיד את המועמדים אחד לאחד ומסביר את ההתאמה ואי-ההתאמה. הוא מתחיל עם ראובן ואומר עליו שהוא "פחז כמים", שהוא פזיז, שהוא לא מתאים. שיקול דעת מתאים לו, למנהיג. לעומת זאת, ואני מדלג בכוונה, לשמעון ולוי הוא אומר: אתם טובים, אבל כדאי לפזר אתכם בכל מקום, אתם כל כך טובים, אסור שתהיו מרוכזים במקום אחד. והוא עובר ליהודה, ואדלג עליו לרגע. כשהוא מגיע ליוסף, הוא כל כך אוהב אותו ואומר שיש עליו הערצה, "בנות צעדה עלי שור", אבל מה לעשות, לא אוהבים אותו, "וישטמֻהו", "ורֹבו" לא אוהבים אותו כל כך. לעומת זה,

שדווקא היה פחות מתאים, נכשל במכירת יוסף, ויש מאחוריו קופה של שרצים, אומר עליו אביו: "אתה יודוך אחיך", אתה המנהיג. עליו הוא אומר: "לא יסור שבט" שבט זה המקל של המנהיג, "לא יסור שבט מיהודה ומחקק מבין רגליו", כי יהודה, אומרים חכמים, "הקים עולה של תשובה". מנהיג, לא יכול להיות כמעט מישהו שעושה ולא טועה, אבל אם קופה של שרצים תלויה מאחוריו ולא מלפניו, אז דווקא הוא המנהיג הראוי. הוא ידע לעשות תשובה, הוא ידע לתקן בדיוק במקום שבו הוא קלקל. הוא הראוי להיות המנהיג של עם ישראל. ודוד המלך הוא זה שהולך בעקבותיו: גם הוא חוטא, הוא מתקן את חטאו, וגם הוא הקים עולה של תשובה.

תודה רבה לחבר הכנסת בן-ארי. השיח' אברהים צרצור, בבקשה, ואחריו, חברת הכנסת רונית תירוש. כבוד היושב-ראש, מכונת ההרס הישראלית, לצערי הרב הכתה אתמול בברוטליות, ללא רחמים, בשעות הבוקר המוקדמות, אתמול, פלשו הדחפורים של משרד הפנים אל העיר לוד, לאחת השכונות הערביות שם, הרסה שישה בתים וזרקה עשרות ילדים,

זקנים לרחוב. כבוד היושב-ראש, כולנו היינו עדים לפני כמה חודשים לכך שלוד כיכבה באמצעי התקשורת. ראש הממשלה, הרבה שרים, ביקרו במקום, אפילו הממשלה עצמה, באחת מישיבותיה, קיבלה החלטה, הקצתה כספים והבטיחה הבטחות: לארגן, לתקן את המצב של האוכלוסייה הערבית בעיר לוד. לצערי הרב הדחפורים אתמול, בשעות הבוקר המוקדמות, הרסו את כל ההבטחות האלה. מי יכול עכשיו לבוא עוד פעם ולהסתכל לעיניהם של הערבים באותה עיר, של אותן משפחות שנזרקו לרחוב?

תודה רבה.

חברת הכנסת רונית תירוש, ואחריה, חבר הכנסת מוחמד ברכה. אדוני היושב-ראש,

אדוני השר, רבותי השרים, חברי חברי הכנסת, היום אנחנו מציינים את היום הבין-לאומי לזכויות אדם, ואי-אפשר שלא לציין שוב את אי-מתן הזכות הבסיסית לאדם שנפל בשבי, גלעד שליט. אנחנו מונים היום 1,633 ימים בשבי, ושום דבר מזכויותיו כאדם לא ממומש, כמובן על-ידי מי שמתיימר לייצג עם. ואני חושבת שזה המקום לפנות לכל חברינו במגזר הלא-יהודי: לפחות ביום הזה תקימו קול צעקה, לפחות ביום הזה תדאגו לזכותו של אדם כמו גלעד שליט. הדבר השני שאני רוצה לספר עליו, נתבקשתי לציין שבניו-יורק מורה בן 26 בשם גואל ויינברג, בישיבה חרדית בברוקלין, הוכה על-ידי שני נערים, סתם כך. כשתפסו אותם הם אמרו: סתם כך, זה היה בחג ההודיה, סתם כך, כי הוא יהודי. לא אפרט מה הם עשו לו בקריאות גנאי של "יהודי", "יהודי". ואם חשבנו שהנושא הזה בא על מקומו בשלום, אז גם בני-נוער לא למדו את הלקחים, ואנחנו שוב רואים את מעשי השנאה הללו.

תודה רבה. אני רוצה לומר לך, חברת הכנסת תירוש, לפעמים אנחנו היהודים מהססים ואומרים "המגזר הלא-יהודי". חברי הכנסת הערבים גאים מאוד שהם ערבים, נדמה לי. לכן הם דורשים ממני שאני אומר "חברי הכנסת הערבים" ולא "חברי הכנסת הלא-יהודים".

אנחנו מכבדים את העדה הדרוזית באופן עצמאי ואומרים: "דרוזים". הם יכולים לומר: אנחנו כאלה,

אבל אנחנו מכבדים כל אחד על-פי רצונו. "ערבים" יכלול את הדרוזים ואת כולם? כל אחד, כן, בהחלט. כל אחד יחליט מה. את יכולה לומר: חברי הכנסת הערבים והדרוזים. את יכולה.

לא את הערבים ולא את הדרוזים, כשאת אומרת "הערבים". אני מדגיש, חברי הכנסת הערבים, חברי הכנסת הדרוזים. אין לנו צ'רקסים לפי שעה. נאמנים למדינה. חבר הכנסת בן-ארי, אני רוצה לומר לך שאני ואתה כהרף עין בקדנציה הבאה יכולים להיחשב לאויבים של המדינה, אם הרוב יחליט שאנחנו אויבים של המדינה, ולא כך. אויבים של המדינה אלה מי שבית-המשפט אמר שהם אויבים של המדינה.

אנחנו צריכים לדאוג לזה שזה לא יקרה, בסדר, לכן אני מציע שאנחנו נדבק בדמוקרטיה, ואז לא יקרה שום דבר כזה. בדרך הזאת, החוכמה לדאוג לדמוקרטיה כשאתה בשלטון. חבר הכנסת ברכה, אני מתנצל בפני אדוני, אבל חשבתי שאני אמרתי, אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אחרי ההערות הארסיות העדפתי לקשור את השרוך של הנעל. בהמשך לדבריה של חברת הכנסת תירוש, אני כמובן תומך בחזרתו של שליט הביתה, לביתו ולמשפחתו. הוא ראוי להיות חלק ממשפחתו. מי שמעכב את העניין הזה זו ממשלת ישראל, שאינה מבצעת את העסקה שגם פלסטינים יכולים לחזור לבתיהם, אסירים פלסטינים, אלפים, אבל לא מדברים על כל האלפים אלא מתמקחים עכשיו על עשרות או אפילו על מספר מועט. ממשלת ישראל, בידיה ששליט יהיה בחיק משפחתו ובידיה להשאיר אותו שם. אבל אם הוא חוזר, גם פלסטינים הם בני-אדם, יש להם שמות, יש להם משפחות, יש להם אמהות, יש להם ילדים, והם ראויים להיות במשפחתם. נציג ה"חמאס", נציג ה"חמאס" פה. אני אקשור את השרוך השני.

לא להפריע, חבר הכנסת בן-ארי. אני אקשור את השרוך של הנעל השנייה. אתה לא יכול להפריע. אתה לא יכול להפריע.

אדוני היושב-ראש, זה לא מה שתכננתי לומר. אני רוצה לומר שיש תלונות רבות של אזרחים על מחירי המים. מחר מתקיימת הפגנה של ראשי ערים ושל ציבור רחב

אני חושב שקול הזעקה הזה, שמים לא יהפכו למצרך של מותרות בצלה של הממשלה הזאת, אלא יהיו באמת, כפי שראוי שזה יהיה, מצרך יסוד, שאנשים זכאים לקבל אותו בצורה סבירה, במחירים סבירים. זה הופך להיות שוק מים, שוק מים לכל דבר ועניין. אני מודע לעצם העובדה שיש מחסור, ואני מודע לעצם העובדה שהממשלות כשלו אחת אחרי השנייה בתכנון משק המים, אבל חשוב שמחר יצא קול זעקה גדול נגד האמרת מחירי המים. תודה רבה. אני לא יודע אם המשנה לראש הממשלה ירצה להגיב על דבריך, רק אני הייתי מוכרח לומר שנדמה לי שלא תמיד הסימטרייה נכונה בין חייל שאיננו מחבל ולא תקף איש אלא היה בצבא של מדינת ישראל, להשוות אותו לאותם אלה אשר אחדים, או רבים מהם נמצאים משום שהם פעלו בפעולות טרור נגד ישראל. לפעמים הדברים האלה מאוד מקוממים.

חבר הכנסת האם אני כבר קראתי לחבר הכנסת בן-סימון? בבקשה, אדוני. ואחריו, חבר הכנסת אלדד. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, בחודשים האחרונים, עם התגברות התופעה של מה שאנחנו קוראים מסע הסתה נגד קבוצות חלשות בחברה הישראלית, היתה תחושה שהמסיתים יש להם מרחב פעולה קולני, רעשני, בלי סוף, ולא היתה תגובה של השלטון. אחת התופעות החמורות שקרו בחודשים האחרונים, שהיתה תחושה שקולו של השלטון נדם דווקא כשקבוצות השוליים האלה הקימו קול וניסו לעצב את אופיה של המדינה בהבל פה או במסמך או באיזה פמפלט של רבנים אלה ואחרים.

מה שקרה פה היום,

לאור הציון של יום השנה הבין-לאומי לזכויות האזרח, גם מה שקרה בכנסת, זו פעם ראשונה, נדמה לי, שקולו של השלטון נשמע, ואני מתכוון גם לאירוע שבו השתתפת ולעוד אירועים אחרים, שסוף כל סוף השלטון משמיע את דעתו לנוכח ההידרדרות שקורית פה מקבוצות שוליים שמובילות אותנו לתהום.

ואני רק מקווה שזה לא ייעצר ברמה הפרלמנטרית ושראש הממשלה יצא מהמחבואים הקואליציוניים שלו ויאמר את דברו, ואני מייחל שנשיא המדינה, הסמכות העליונה במדינה הזאת, שאין מעליה כלום חוץ מאשר אלוהים, אי-אפשר לפטר אותו, אי-אפשר לעשות כלום, שיאמר את דברו, שיופיע בפני האומה ויגיד אם מה שקורה כאן מקובל עליו או שזו סטייה מהנורמה הישראלית והיהודית והמוסרית.

אני שמח שהתחלנו היום צעד אחד בכיוון הנכון, והלוואי שנמשיך אותו.

לזכותו של הנשיא, הוא יצא ואמר דברים ברורים בעניין הזה, כמו גם ראש הממשלה, נדמה לי. אני אומר את זה לזכותם. נדמה לי שכבודו היה בחוץ-לארץ בשליחות העם והמדינה, והכנסת בעיקר, שכן אין מעל הכנסת. אין מעל הכנסת, כמובן חוץ מבורא עולם, שיח' אברהים צרצור. חבר הכנסת אריה אלדד, בבקשה, אדוני. תודה, אדוני. אני מבקש להתייחס לשביתתם המתמשכת של הפרקליטים. שמענו היום את דבריו של מפקד היחידה המרכזית במחוז מרכז, שמלין על כך שעבריינים קשים, סוחרי סמים ועבריינים אלימים נשלחים לרחובות. היום התקיים דיון בוועדת העבודה, הרווחה והבריאות, שלצערי לא יכולתי להשתתף בו בגלל איזה דיון מקביל. לקראת הדיון מתקשר אלי אחד שהיה פרקליט בכיר בשירות המדינה ופרש לגמלאות. זה אותו איש שאמר לי פעם שהוא מעולם לא נכשל במכרז במשרד המשפטים כי הוא מעולם לא ניגש למכרז שלא היה תפור בשבילו. הוא אמר לי: שים לב רק לדבר אחד, השכר של הפרקליטים נמוך, אבל הפנסיה שלהם היא 3% לשנה, ולשאר העובדים במגזר הציבורי היא 2% לשנה. אז צריך שהציבור ידע את כל העובדות. על כל פנים, המצב שעבריינים חוזרים לרחובות הוא בלתי נסבל, וראוי ששר המשפטים, היושב עמנו כאן היום, יתערב כדי להביא את השביתה לסיומה.

כבוד שר המשפטים, אנחנו כאשר מגישים, כאזרחים, תביעות לבית-המשפט, מחייבים אותנו, אחרי ששילמנו אגרה, לגישור-פישור, שהפך להיות דבר שבלעדיו אַין. אפשר לעשות גישור ופישור, אפשר לעשות גישור-פישור. צריך למצוא את הדרך להביא לידי דיבור במשא ומגע. אני לא מצדיק איש מהצדדים, אני רק אומר, כשאנחנו באים לבקש את יומנו בבית-המשפט, אומרים: לכו לגישור-פישור, לכו לאיזה מקום שבו אפשר להזיז את, אדוני היושב-ראש, אני מנסה את זה הרבה זמן. אולי אדוני יעלה אחר כך ויאמר דברים, כי נדמה לי שהציבור מאוד מעוניין, אלא אם כן אדוני לא רוצה. אני יודע שאדוני עושה, אבל איך אומרים? צריך להצליח. הרי בסופו של דבר הפרקליטים הם אנשים הגיוניים, שאחרת הם לא היו פרקליטי המדינה ואנשים אשר מדברים בשם המדינה ומייצגים את המדינה. נדמה לי שנכנסנו לאיזה מבוי סתום, מבוך שלא יוצאים ממנו. אבל בשביל זה נבחרנו, לגמור את העניין הזה. אני מברך אותך, חבר הכנסת אלדד. אתה רואה שיש דברים אחרים חוץ מהסכסוך הלאומי שלנו. תבורך. חבר הכנסת מגלי, בבקשה, אדוני. אחריו, נחמן שי, וחבר הכנסת מולה גם הוא כבר כאן. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, ראש הממשלה וחלק משריו יצאו היום לצפון לשווק את מרכולתם, שאין לה הרבה ביסוס. אחת הדוגמאות, ששמעתי את שר השיכון שאומר שישנן מעל 20,000 דירות בצפון שמחכות לשיווק ואין קונים. הוא רק שכח לשאול את עצמו מה משרדו עושה בנושא הסובסידיה לאותם חיילים משוחררים, לאותן שכבות חלשות. וכמובן, הוא נתן את התשובה, שהוא מפנה אצבע מאשימה למשרד האוצר. היום משרד האוצר מקצץ בתקציבים שלו. כדי שלא נגיע למשבר הבא, וראינו את זה, לצערי הרב, באירועי הכרמל, אז כדאי לו,

אם הוא לא מאמין בתקציב שהוא מצביע בעדו, שלא יצביע בעד התקציב ויילחם באוצר, ולא להבטיח ולהפריח הבטחות שאין להן ביסוס. תודה רבה לחבר הכנסת מגלי. חבר הכנסת נחמן שי, בבקשה, אדוני. אחריו, חבר הכנסת מולה. חבר הכנסת אגבאריה גם ביקש? אין שום בעיה. אנחנו, היום יש לנו זמן. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, אנסה בשבועות הקרובים מדי שבוע להציג את אחד הנושאים הבוערים, תרתי משמע, העומדים על סדר-היום שלנו: אותם אסונות פוטנציאליים שמדינת ישראל רואה ואינה מתמודדת עמם. היה לנו כזה אסון לפני כמה ימים. אני חושב שהוא לא היה היחיד. אורבים לפתחנו אסונות נוספים, אירועים נוספים, שעלינו לטפל בהם היום, על מנת שחס וחלילה, אם יתרחשו, נוכל למנוע אותם. אני רוצה להזכיר היום דבר אחד, שעליו כבר דיברתי בעבר, והוא החוסר בערכות מגן ובזריקות אטרופין. מסתבר שמדינת ישראל החליטה להצטייד ב-60% בלבד, ומשאירה 40% מהאוכלוסייה, אני חוזר: 40% מהאוכלוסייה, של מדינת ישראל שלא תצטייד בערכות מגן ובזריקות. מדובר בעלות של מיליארד שקל. כרגע ישנם ניסיונות כאלה ואחרים, פתטיים למדי, לגייס את הכסף הזה ממקורות אחרים ואולי להטיל את זה על הציבור.

אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, זאת אחריות של מדינת ישראל. אם חס וחלילה יתרחש הדבר הזה ונצטרך להגן על עצמנו, מדינת ישראל צריכה להגן על כלל אזרחיה. זה נושא מספר אחת. המשך בשבוע הבא. תודה רבה. חבר הכנסת מולה, ואחריו, חבר הכנסת עפו אגבאריה, וכן מסעוד גנאים, וכן דב חנין,

אדוני היושב-ראש, זאת הזדמנות טובה, גם שר המשפטים יעקב נאמן נמצא כאן. אני רוצה לפנות אליך, אדוני שר המשפטים: איך אתה, כשר המשפטים, לא שמענו את קולך סביב מכתב הרבנים הקשה הזה, שבא לומר לאזרחי מדינת ישראל: אל תשכירו דירות על ידנו. איך יעלה על הדעת, שר המשפטים, שאתה ממונה על שלטון החוק, ולא שומעים אותך? איך אתה לא מנחה את משטרת ישראל לחקור את אותם הרבנים על הסתה והמרדה נגד אזרחי מדינת ישראל? איך יעלה על הדעת ששר המשפטים לא יאמר דבר? אפילו ראש הממשלה, שאני לא בין מחבביו, אמר את מה שהוא אמר. נשיא המדינה אמר, ציבורים רבים מגנים, אבל רק אותך אנחנו לא שומעים. אולי תהיה לך הזדמנות היום, במסגרת יום זכויות האדם, תשמיע את קולך, תגנה גם את אותם הרבנים, הסהרוריים האלה. תודה רבה. חבר הכנסת עפו אגבאריה, ואחריו, מסעוד גנאים ודב חנין. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, היות שאנחנו מציינים היום את יום זכויות האדם הבין-לאומי, אני באותה הרוח רוצה להזכיר שני דברים. במשך השנה האחרונה פנו אלי בהרבה פניות על עניין של זכויות אדם. חלק מהפניות הן של אזרחים שיש להם קרובים במדינת ישראל והם תושבי הרשות הפלסטינית, אז לזה אנחנו לא נתייחס, חלק מתושבי הרשות הפלסטינית שהם אזרחי ירדן ויש להם קרובים שם שמונעים מהם, היות שתקופה מסוימת הם לא ביקרו שם. אבל הדבר היותר אנושי שאני רוצה לדבר עליו, שפנה אלי אזרח מרצועת-עזה, חולה סרטן, שעבר טיפולים וניתוחים והוא לא יכול לאכול. מה שהוא אוכל, רק בבלנדר. אז הוא צריך חשמל, ואין לו חשמל. הוא ביקש אם נוכל לעזור לו בגנרטור. קנינו את הגנרטור, ביקשנו מרשויות הביטחון להעביר את הגנרטור, סך הכול גנרטור 5 ואט, זה הכול. ביקשו מאתנו תעביר לנו את הפרוספקט של הגנרטור. אז גם את זה העברנו. זה שישה חודשים, ותזכורת אחרי תזכורת עד היום, אני חושב שהבן-אדם ילך למות והוא לא יקבל את הגנרטור. אפשר היה לשים את הגנרטור, לבדוק אותו, זה נקנה במדינת ישראל, ולהעביר אותו באופן אנושי, למצב אנושי, חולה שלא יכול לאכול.

תודה רבה. עוד נושא למשנה. עוד נושא למשנה. כן, כן, הוא שמע. אני מכיר את המשנה לראש הממשלה, הוא שומע. יש כאלה ששומעים ומדברים עם אחרים. הוא שומע. יש כאלה שגם מדברים וגם שומעים. הוא שומע, מבין ומאזין, מביט ומקשיב. בבקשה, חבר הכנסת מסעוד גנאים, ואחריו, דב חנין, ואחרון הדוברים, טלב אלסאנע. אוה, אחרון חביב. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, כבוד השרים, האמת, דיברנו הרבה על פסקי הלכה של הרבנים, אבל המעניין הוא שהרב דרוקמן, שמגדירים אותו בתקשורת שהוא המתון שבין הרבנים של הציונות הדתית,

יש לו פטנט, פטנט מאוד גאוני, שמותר להשכיר לערבי טוב אבל לערבי רע, לא מותר להשכיר.

איך יודעים את זה? אז המהדורה החדשה תהיה מבחנים, שימיינו, סליחה, תנו לי רק להשלים. אין לי כל ספק שהרב דרוקמן התכוון גם שאסור להשכיר ליהודי רע. הוא לא אמר את זה. אבל אני בטוח שהוא התכוון לזה. מעניין מה תהיה המהדורה הבאה. מבחנים.

מי שמדקלם "שמע ישראל",

הוא ערבי טוב או לא? אז ביום זכויות האדם, אדוני היושב-ראש, יש אמרה של פילוסוף שאמר: אין האדם אדם אלא אם הוא בן-חורין, ואין האזרח אזרח אלא אם הוא משועבד לחוקי המדינה. כנראה בישראל יתווסף עוד רובד, שאין הערבי ערבי אלא אם הוא עבר את מבחנם של הרבנים.

תודה רבה. חבר הכנסת דב חנין, בבקשה. אדוני היושב-ראש,

היתה לנו הזדמנות לקיים בוועדות הכנסת שורה של דיונים קשים בסוגיות שאנחנו לא מרבים לעסוק בהן. אחד הדיונים האלה,

אדוני היושב-ראש, שהשתתפתי בו, היה דיון בחצר אחורית לא מספיק מוכרת של ישראל, מה שמתרחש בבתי-הסוהר שלנו. ההלכה אצלנו אומרת שזכויות האדם לא נעצרות בשערי הכלא, אבל המעשה הוא כנראה שונה, וזכויות של אסירים נפגעות, גם בשטח מחיה מצומצם מדי, גם במתכונת לא אנושית של העברת אסירים ממקום למקום, גם בפגיעה בזכויות בריאות, כולל טיפול פסיכולוגי וליווי סוציאלי, גם בזכויות אסירים לתנאים מינימליים של תרבות. בפני הכנסת עומדת הצעת חוק שלנו בעניין תנאי כליאה הולמים. אני מנצל את ההזדמנות שנמצא אתנו המשנה לראש הממשלה ופונה לממשלה לקדם במקביל את החקיקה הממשלתית שהממשלה מקדמת, כדי שנוכל לקדם את הדברים האלה במשולב ולהביא סוף-סוף לשיפור במצבם של האסירים. גם אסירים הם בני-אדם.

בדיון הצעה לחייב שופטים בישראל לשהות 24 שעות בכלא כדי לראות לאן הם שולחים אסירים. אולי כדאי שחברי הכנסת,

בהתנדבות, כחלק מתהליך ההכשרה שלהם, ישהו 24 שעות בכלא כדי להבין על מה אנחנו מדברים ואיך אנחנו צריכים לנהוג באנשים שצריך לטפל בהם אבל לא להתעלל בהם.

יש חברי כנסת שעברו את ההכשרה. יש כאלה

חוק ומשפט אמנון רובינשטיין, ביקרנו באחד מחדרי המעצר במקום בארץ,

ביקרנו בחדר המעצר. אמר אמנון רובינשטיין, כיושב-ראש ועדת חוקה, ואני יודע שהוא מרשה לי לצטט אותו, שאם היו מכניסים אותו לאותו חדר הוא היה מודה בכול רק כדי לצאת ממנו אפילו לרגע, היה מודה בכל פשע שהיו מייחסים לו. מה שאומר דב חנין, בהחלט רצוי שכל מי שעוסק בחקיקה או בדינו של כל אחד ואחד מאזרחי ישראל, רצוי שיראה לאן כל אחד מאתנו שולח. דרך אגב, לאחר מכן לא היתה רפורמה אבל באמת היה בעניין מעצרים וחיפושים, הצורך במתן מינימום לעצורים, לא היה מספיק אבל בהחלט זו היתה איזושהי מהפכה מחשבתית, נדמה לי שזה היה ב-1991. חבר הכנסת טלב אלסאנע, אחרון הדוברים. ועדת החוקה בכנסת הזאת ביקרה בתאי מעצר, ויש כאלה שגם עברו הכשרה קודמת. יש אנשים שהגשימו את עצמם לפני שהגיעו לכנסת. יש כאלה, כן. חבר הכנסת טלב אלסאנע, בבקשה, אדוני. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, לרגל היום הבין-לאומי לזכויות האדם, אני לפעמים שואל את עצמי, אדוני היושב-ראש, מדוע האבות המייסדים, זאת אומרת מדינת ישראל בתחילת דרכה היתה מחויבת לזכויות אדם, זכויות אזרח, יותר מאשר היום, אף-על-פי שאז, עם קום המדינה, היתה מציאות הרבה יותר קשה, ובכל זאת היא שמרה על עקרונות יסוד, שמרה על זכויות יסוד, לעומת המציאות הקיימת היום, כאשר רואים שמדי יום ביומו מחוקקים חוקים שיכול להיות שלא עלו בדעתם אז, עם קום המדינה. לא יכול להיות שהכנסת, אין לה זכות או סמכות או אמירה כאשר היא ממנה יושבי-ראש ועדות, ובמיוחד יושב-ראש ועדה שהיא אחת הוועדות החשובות. אם הכנסת היא המבצר של שלטון החוק, הוועדה הזו אמורה להיות לב-לבו של המבצר הזה, וזו ועדת החוקה. רואים היום שוועדת החוקה הופכת להיות האיום על שלטון החוק ועל הדמוקרטיה בישראל.

השתתפו בדיון 20 חברי כנסת, עשרה יהודים ועשרה ערבים. שוויון. מה זה אומר? האם אדוני המשנה לראש הממשלה רוצה להעיר איזו הערה בקשר לדיון שהתקיים פה? אני מאוד מודה לכם. רבותי, אנחנו עוברים לסעיף הבא בסדר-היום, והוא נושא היום הבין-לאומי לזכויות האדם. חברי הכנסת, אדוני המשנה לראש הממשלה, אדוני שר המשפטים המשתתף בדיון, אנחנו מציינים היום גם כאן במשכן את יום זכויות האדם הבין-לאומי ברוח הכרזת האו"ם שנחתמה לפני 63 שנים ואשר מעגנת את המחויבות לכבוד האדם באשר הוא. לצערי, לאחרונה הופך השיח על זכויות האדם לשיח שהוא מעוות. אנחנו הישראלים כבר למדנו על בשרנו שהוא עלול לשמש שופר בזירה הבין-לאומית להשקפת עולם פוליטית ואידיאולוגית, ושלא פעם הוא משמש מסווה לעמדות של ניכור ושנאה. "שיח הזכויות" המדומה המתקיים אצלנו מעיד על הסכנה האורבת לחברה הישראלית משום שלא פעם הוא מוביל אותנו להתנגשות ולמבוי סתום. מכתבם של אמנים מחד, המחרימים חלקים בציבור רק מכוח מגוריהם באזור מסוים בארץ, ומאידך מכתבם של רבנים הקורא שלא לאפשר לחלק בציבור בארץ לשכור או לרכוש דירות על רקע מוצאו, מבטאים את ההידרדרות בוויכוח בישראל ואת גוויעתו של שיח אמיתי על זכויות בתוכנו. אלו מגונים ואלו מגונים. האמנים הוציאו את שד החרמות מהבקבוק ושכחו שבמעשים כאלה כבר הובילו אותנו לחורבן. מי שרוצה להתווכח, יתכבד ויעשה זאת בקדמת הבמה, כי אם פנינו לחרמות, זוהי, חלילה, תחילה של הקץ. הרבנים, מנגד, במכתבם, ביקשו לקדש את היותה של ישראל מדינה יהודית על חשבון היותה דמוקרטית, ולא הבינו, בריצת רגליהם, שזכותנו המוסרית על הארץ תינזק או תרמוס את הדמוקרטיה בדרכה. אני סבור שבין האמנים האלה לרבנים הללו נמצאת החברה הישראלית בסכנה. אני רואה בדאגה את קלות הדעת הבלתי נסבלת שבה כל סקטור בחברה הישראלית פועל על-פי מערכת הערכים הפנימית שלו ומתבצר במערכת הזכויות הטבעיות שלו כפי שהוא מבין אותן. שיח אמיתי על זכויות האדם הוא שיח שיש בו איזונים ובלמים, לא תמיד הסכמות. זהו ויכוח מכבד, שאינו נוטל את החוק לידיו ולא מתנהל באמצעות הסתה והחרמה. רק באופן הזה ניתן באמת לקדם זכויות אישיות ומגזריות בחברה רב-תרבותית, מרובת שסעים וסתירות, כמו החברה הישראלית. אין קיצורי דרך. יש דברים שהם הלכה, חבר הכנסת אלדד, ושמעתי אותך בקשב רב, ויש דברים שמתפרשים כהסתה.

יהודי מבקש להתחתן עם יהודייה, זה עניין של מסורת, זה עניין של קדושת האמונה, ויש דברים שבהם אתה מתייחס לאחר. יהודי המבקש להתחתן עם יהודייה, רוצה את היהודייה לא משום שאתה אומר שאסור לו להתחתן עם ערבייה. לא, הוא רוצה להתחתן עם יהודייה. כך צריך לראות את זה, באופן זה. אם יבוא ויאמר, בעניין שבו יש זכויות אדם מפורשות כאדם, ולא אדם כבעל דת ובעל אמונה, שכן גם מגילת זכויות האדם מדברת על כך שכל אדם יכול לחיות במלוא חופש הדעה מבחינת לאומיותו, גזעו, אמונתו. היו כאלה שהוסיפו לכך, בחוק כבוד האדם וחירותו, גם את נטיותיו והעדפותיו בדרך המינית או בדרכים האחרות. מה שברור הוא שאין קיצורי דרך בכל מה שנוגע לעתיד המשותף של כולנו, ויפה שכולנו נראה את הבעיה, גם אם לא נסכים עליה, מהר ככל האפשר, שכן כל אחד מחזיק בדעתו כאילו היא הדעה היחידה.

האם כבוד השר רוצה לדבר אחרון או ראשון? אני מבקש לדבר בהתחלה.

בבקשה, אדוני. כך אנחנו מתחילים בדרך כלל, אבל יש פעמים, לאחר השר יעלה מוחמד ברכה,

דניאל בן-סימון, ואחריו, אריה אלדד, ואחריו, חיים אורון, ואחריו, ג'מאל זחאלקה, שלמה מולה, ואחרון הדוברים יהיה אחמד טיבי.

אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת הנכבדים, דבר ראשון, אני רוצה להעיר לגבי השאלה שנשאלתי קודם בנושא הרבנים. הנושא הזה נמצא בבדיקה משפטית על-ידי היועץ המשפטי לממשלה. וכדרכי בקודש, נושא שנמצא בבדיקה משפטית וייתכן שחלק מהדברים גם יועברו אלי, אני לא אביע דעה מראש, ואטפל בעניין בבוא העת. היום אני רוצה לדבר על נושא זכויות האדם, אדוני השר, ברמה הערכית, אני מדבר על הצד הפלילי. אין לו התייחסות ציבורית, אני בדעה שנושא שנמצא בבדיקה משפטית, לא רצוי לדבר על זה. הנושא טעון בדיקה והכרעה, ורק אחרי זה, אם יהיה צורך, אני אומר. אני לא סבור שדיבורים הם שפותרים בעיות, אלא מעשים. היום אני רוצה לדבר, אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת הנכבדים, על נושא זכויות האדם במשפט העברי, משום שיום זכויות האדם, שאנו עוסקים בו היום בכנסת, הוא נושא חשוב ביותר. המושג "זכויות אדם" הפך במקומותינו למושג השייך לתרבות המערבית. בתור שכזה הוא מזוהה לרוב עם התרבות בארצות-הברית. תפיסה מוטעית זו מביאה לכך שערכים ועקרונות אשר יסודם במשפט העברי נתפסים בתודעתנו כפירותיה של התרבות המערבית האמריקנית. היטיב לבטא זאת הרב פרופסור עמנואל רקמן, זיכרונו לברכה, אשר כיהן כנשיא אוניברסיטת בר-אילן, ואלה דבריו: "כל כך משתדלים אנו להוכיח שאנו כמו האמריקנים, עד שאנו מעידים על עקרונות המשפט העברי שהם עקרונות ארצות דמוקרטיות חופשיות ואין אנו מכריזים עליהם כעקרונות של היהדות שממנה שאבו אותן ארצות דמוקרטיות". לשם המחשה אזכיר כדוגמה את העיקרון של עליונות המשפט ושלטון החוק ברשויות כולן. עיקרון זה, המוכר בניסוח של "שלטון החוק במחוקק", נתפס כמושג חדש, פרי התרבות המערבית. אך עוד בתורה אברהם אבינו פונה לקדוש-ברוך-הוא, המתכוון להפוך את סדום ואת עמורה, ואומר: "חלִלה לך, השֹפט כל הארץ לא יעשה משפט". אברהם אבינו מתריס כלפי ריבונו של עולם ותובע ממנו מחויבות לעקרון המשפט הבסיסי, של זכותו של כל אדם לענישה צודקת. כהיבט נוסף של עיקרון זה מודגש בתלמוד שהפרשנות המשפטית נתונה לחכמי ההלכה בהתאם לכללי ההכרעה האנושיים. אין בידי מי מחכמי ההלכה לבסס דעתו על סיוע שמימי כלשהו. בתלמוד מסופר כי אחד החכמים, רבי אליעזר בן הורקנוס, ביקש סיוע מבת-קול אשר תאשר כי עמדתו היא הנכונה. בת-קול יצאה מהשמים והכריזה שהלכה כמותו. בתגובה עמד רבי יהושע על רגליו והכריז: "לא בשמים היא". רבי ירמיה פנה ישירות אל הקדוש-ברוך-הוא ואמר: "שכבר ניתנה תורה מסיני, אין אנחנו משגיחים בבת-קול. שכבר כתבת בהר-סיני בתורה 'אחרי רבים להטות'". כלל ההכרעה המשפטי-הלכתי הוא אנושי, לפי דעתם של רוב החכמים. אבקש להתייחס אף לתוכנן המהותי של זכויות האדם במשפט העברי. זכויות אדם בסיסיות המקובלות בחברתנו, שורשן במסורת היהודית. זכותו של העובד לקבל שכרו במועד, בלא עיכוב, מופיעה בתורה, כפי שנאמר: "לא תלין פעֻלת שכיר אתך עד בֹקר, ביומו תִתן שכרו". אכן, חוק איסור הלנת שכר, שנחקק בשנת תשט"ו, 1955, התבסס על ההוראות הללו בתורה. הצעת החוק נומקה בפסוקים אלה ובמקורות נוספים של המשפט העברי האוסרים הלנת שכרו של העובד. אף יסודו של חוק פיצויי פיטורים, התשכ"ב 1962, מקורו בדין הענקה, שנקבע בתורה.

גם סעיפים 70 74 לחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז 1967, מאמצים עקרונות המשפט העברי שלפיהם אין הצדקה לאסור חייב שאיננו משלם חובו לשם ענישתו, ניתן לאוסרו רק לשם אילוצו לשלם חובו. בעקבות כך נקבע שאין לאסור חייב למעלה מ-21 יום, וגם זאת רק אם אין דרך אחרת לאלצו לשלם חובו. כך גם שמו של חוק לשון הרע, התשכ"ב 1962, לקוח אף הוא מהמסורת היהודית הנזכרת, והדבר מוזכר בהצעת החוק. ושם הודגש: סוגיית לשון הרע, פרטי דיניה ואיסוריה, שורשים קדומים לה במסורת המשפט העברי. בספר ויקרא נאמרת האזהרה: "לא תלך רכיל בעמך", וחכמי המשפט העברי לתקופותיו השונות ראו בלשון הרע "עוון גדול הגורם להרוג נפשות רבות מישראל", כך אמר הרמב"ם. כמה מהעקרונות והחידושים שבהצעה נדונו בהרחבה בספרות ענפה של המשפט העברי. מציעי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א 1981, לא הסתירו את שורשיו במקורות המשפט העברי. אף מציעי חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ"א 1981, העידו כי הוא מאמץ את גישת ההלכה להקל על העבריין לשוב בתשובה ולהשתלב בחיי החברה. אבקש לעמוד גם על שני מאפיינים מהותיים המייחדים את תפיסת זכויות האדם במשפט העברי. מאפיין אחד הוא ההכרה בזכות החפות של החשוד. נוכח כך, ככלל, לפי גישת המשפט העברי אין לעצור חשוד אך ורק עקב חומרת העבירה שבה הוא נחשד. המעצר מוצדק רק אם צפויה סכנה לשלום הציבור או לשיבוש הליכי משפט. זו היתה גם עמדתו של המשנה לנשיא בית-המשפט העליון, השופט מנחם אלון, בניגוד לדעת רוב שופטי בית-המשפט העליון, תוך שהוא מבססה על תפיסת המשפט העברי. לאחר חקיקת חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו, השתנתה הפסיקה ברוח תפיסתו של השופט מנחם אלון, בנימוק שיש להתאים את הפסיקה לערכים דמוקרטיים. אך כאמור השופט מנחם אלון ביסס את פסיקתו על מקורות היהדות. כך גם בחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה,

התשנ"ו 1996, נקבעו הדברים עלי ספר תוך שנכתב בדברי ההסבר להצעת החוק כי היא מבוססת על גישת השופט אלון, שביססה על המשפט העברי. מאפיין שני בנושא זכויות אדם הוא אי-הצבת זכות קניינו של היחיד כזכות המועדפת והמוגנת ביותר מבין זכויות האדם השונות. במאמרו של פרופסור חנוך דגן, דיקן הפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל-אביב, "דיני עשיית עושר: בין יהדות לליברליזם", מבחין פרופסור דגן בין עמדת היהדות לבין עמדת המשפט האנגלו-אמריקני בכל הנוגע לזכות הקניין והמחויבות הקהילתית. אני לא אצטט מכל דבריו. הוא מראה בבירור שנושא הקניין והזכויות הפרטיות, שורשו במשפט העברי. כך, גם חוק עשיית עושר ולא במשפט, התשל"ט 1979, אימץ את תפיסת הזכויות של המשפט העברי. בדברי המבוא להצעת החוק נאמר במפורש: "החוק המוצע מאמץ את גישת המשפט העברי, הוא מזכה בהשבה את המשביח נכסי חברו, הוא מאמץ את העיקרון של 'זה נהנה וזה לא חסר' כשיקול לפטור את הנהנה מהשבח, והוא מזכה את המציל רכושו של חברו בשיפוי על הוצאותיו, במטרה לעודד פעולות הצלה". יושב-ראש ועדת החוקה דאז ציין: "החוק הזה ניזון בצורה משמעותית ביותר ממקורות המשפט העברי, החוק הולך עקב בצד אגודל בעקבות מקורות המשפט העברי שהכירו בזכויות המשיבים ובזכויות המיטיב". מן הראוי כי תפיסה ערכית זו של המשפט העברי תנחה אף את השופטים בבואם לפרש הוראות חוק רלוונטיות. אביא דוגמה הממחישה את הייחודיות של התפיסה החברתית-מוסרית של המשפט העברי. סעיף 14 לחוק המקרקעין, התשכ"ט 1969, קובע: "בעלות וזכויות אחרות במקרקעין, אין בהן כשלעצמן כדי להצדיק עשיית דבר הגורם נזק או אי-נוחות לאחר". בית-המשפט העליון דן מהו שימוש לרעה בזכות אשר לפי סעיף 14 לחוק המקרקעין בית-המשפט רשאי להגבילו. השופט יצחק אנגלרד כתב בקשר לכך את הדברים הבאים: "במסורת המשפט היהודי מצא רעיון זה ביטוי מובהק בעיקרון המפורסם הקובע כי 'כופין על מידת סדום' צירוף זה של מידה וכפייה הוא מיוחד לתפיסת היהדות בדבר תפקידי המדינה, אלה אינם מצטמצמים בתחום הבין-אישי, כפי שגורסת הגישה המדינית הליברלית, למניעת נזק מן הזולת, על אף השאיפה להשגת שלמות המידות, אין היהדות כופה על אדם את מידת החסידות של 'שלי שלך ושלך שלך'. אולם בנסיבות מיוחדות, המידה הבינונית של 'שלי שלי ושלך שלך' עשויה להיהפך, למידת סדום ממש. זה יקרה כאשר בעל מידה זו שם את הדגש על ה'שלי שלי', תוך התעלמות מוחלטת מעניינו של הזולת. דוגמה בולטת למצב דברים זה היא מניעת הנאה מן הזולת בנסיבות של 'זה נהנה וזה לא חסר'." אני ממשיך לצטט מפסק-דינו: "התפיסה היא כי כאשר אדם מונע מן הזולת הנאה, מבלי שהנאה זו גורעת במאומה מנכסיו שלו, התנהגותו היא בבחינת מידת סדום והמשפט יכפה עליו לחדול ממנה". ביום זה, שבו אנו מציינים את היום הבין-לאומי לזכויות האדם, עלינו להשכיל לשאוב ממקורותינו את הדרך המוסרית הראויה אשר תוביל לעיצובן של זכויות אדם בחברתנו באופן הראוי והנדרש. אני מקווה שהדיון היום יאפשר למדינת ישראל להקפיד ולהתמיד בשמירת זכויות האדם, כי זה נושא חשוב מאוד, כי בצלם אלוקים ברא את האדם. תודה רבה. תודה רבה לשר המשפטים יעקב נאמן. אני מזמין את חבר הכנסת מוחמד ברכה כראשון הדוברים, ואחריו, דניאל בן-סימון. אדוני היושב-ראש, אדוני השר, רבותי חברי הכנסת, שני דברים בפתח דברי אומרים הרבה על מהות הדיון היום. דבר ראשון, מידת העניין של הקואליציה ביום זכויות האדם, מידת העניין של הכנסת בעניין זכויות האדם, והדבר שני, דבריו, תחילת דבריו של שר המשפטים על הדוכן הזה לפני כמה דקות. אני רק רוצה לציין, חבר הכנסת ברכה, שרבים מחברי הכנסת נמצאים בבניין, והם נמצאים בוועדות כדי להכין את חוק תקציב המדינה. כך ועדת הכלכלה יושבת, כך ועדת הכספים, ואנחנו לא יכולים שלא, אני מקווה שאתה לא מייחס לאלה שנוכחים,

חלילה, שהם מתבטלים, לא ממלאים את תפקידם. חס וחלילה וחס. רק אני אומר שצריך לציין. כל מי שיושב בוועדות השונות ורוצה להיות פה, נמצא פה. וזה אומר הרבה, אדוני. דבריו של שר המשפטים, שאמור להיות השומר של הממשלה על שלטון החוק, ושבתוך משרדו מתקיים משרד היועץ המשפטי לממשלה, שהוא התובע הכללי, בעצם אומר לנו: יש בדיקה במישור הפלילי אם יש מעין עבירה על החוק במכתב הרבנים,

כשר בממשלה, אין לו עמדה כל עוד היועץ המשפטי לא סיים את העניין. גם אם יימצא, אדוני השר,

אמרתי שאני לא אבטא עמדה כל עוד הנושא נמצא בבדיקה. אדוני השר, גם אם לא יימצא בסיס פלילי, ואני אתפלא מאוד, במכתב הרבנים, עדיין החובה שלך, כמי שייצג את הממשלה ביום הבין-לאומי לזכויות האדם, לבוא ולהגיד שזה דבר פסול ולא ייעשה. אני צריך להחליט, אם אין דבר פלילי, להעמיד לדין משמעתי, והדין המשמעתי, זה דיין, מגיע אלי. איך אני יכול לבטא דעה לפני כן?

אדוני השר, כפי שראש הממשלה, טוענים שהוא אמר דעה ונשיא המדינה אמר דעה בעניין הזה, שרים אחרים אמרו משהו בעניין הזה. אני חושב שפשוט ההתחמקות שלך הוציאה אותך ממעגל הלגיטימציה לדבר על זכויות אדם על הדוכן הזה. חבר הכנסת ברכה, יש דבר שנקרא סוביודיצה, איך סוביודיצה, מה סוביודיצה, אני לא מבקש ממנו שיגיש כתב אישום. הוא לא יגיש כתב אישום, הוא שר בממשלה. חבר הכנסת חנין, חבר הכנסת ברכה הוא כלכלן, אנחנו עורכי-דין. יש דבר שנקרא סוביודיצה. הוא יכול לבוא ולומר כל מה שעולה על רוחו, ואני לא בא להגן על אף אחד, רק אומר, חבר הכנסת חנין וחבר הכנסת ברכה, אם הוא, יושב-ראש הכנסת עבר על החוק כשאמר דעה? נשיא המדינה עבר על החוק כשאמר דעה? לא, אבל שר המשפטים, בידיו אחר כך להחליט. אם הוא אומר דבר, יכול להיות שהיועץ המשפטי מושפע מדבריו. אני אומר דעה ציבורית.

כשאני אמרתי, אמרתי את דעתי, ואמרתי שאני חושב שיש גבול בין הסתה לבין דעה, וצריך פעם אחת ולכל הפעמים שהיועץ המשפטי יציב גבולות ברורים כאשר יש לדעתו הסתה ברורה.

אבל שר המשפטים, כאשר הוא אומר, הוא אומר דבר שאי-אפשר לזלזל בו, כי הוא זה שצריך יהיה לקבל החלטות אם מראש זה דבר, אדוני היושב-ראש, גם האקוויוולנטיות שכבוד היושב-ראש עשה בין מכתב הרבנים למכתב האמנים היא דבר

מדובר לא על החרמת תושבי אריאל, כפי שאמרת בכנס, אלא על חוסר הרצון או החרמת ההשתתפות בשטח כבוש שהוא לא בתחום הריבוני של מדינת ישראל. מדינת ישראל, מזל, אני יודע, שעוד לא הכריזה על ריבונות באריאל. אבל עדיין זה ביטוי של דעה פוליטית לגיטימית, וזה ניסיון להשפיע פוליטית. אבל לבוא ולהשוות את זה למכתב הרבנים, שפוסל ערבים באשר הם ערבים מליהנות מאחד מהדברים הבסיסיים של זכות הקניין או זכות המגורים, זה דבר שאין בו שום מקום להשוואה בין הזכות להביע דעה פוליטית לגיטימית שיש עליה מחלוקת,

היא יכולה להיות לגיטימית ויש עליה מחלוקת, לבין פסילת ציבור שלם בגלל מוצאו הלאומי. פה יש חרם ופה יש חרם. אל תעשה הנחה למכתב הרבנים. אבל זו הדעה שלך. ודאי וודאי. אבל אני חושב שהאקוויוולנטיות היא לא במקומה. אריאל היא שטח כבוש שבו צריכה לקום מדינה פלסטינית לצדה של מדינת ישראל, וכו' וכו'. אבל נעזוב את כל זה. אני יכול לבוא לכאן ולסקור כמה חוקים שהתקבלו בשנים האחרונות, שפשוט מצביעים באופן מובהק על חוסר זיקה מוחלטת לזכויות אדם. האחרון בהם הוא הכרזת הממשלה מיום ראשון האחרון על אישור הצעת חוק שמפקיעה מאסיר את הזכות להיפגש עם עורך-דין למשך עד חצי שנה. עד חצי שנה. איפה האדם ואיפה זכויות האדם בעניין הזה? מי יכול לדבר על זכויות אדם כשיש ממשלה וועדת שרים שמאשרות ללא התנגדות? גם אלה שאומרים שהם נכנסו בשביל לקדם את תהליך השלום, מפלגת העבודה,

אפילו לא צייצו בעניין הזה. מה זאת אומרת? אין דבר כזה מפלגת העבודה. יש אבודה. מה זאת אומרת להפקיע מאסיר את הזכות להיפגש עם עורך-דין חצי שנה? מה יעשו בחצי שנה? אז יגידו שכדי לא להשפיע על מהלך החקירה, 24 שעות, או 48 שעות, או 72 שעות, כדי שהדברים לא ידלפו. חצי שנה? מה תעשו לו, לאותו אסיר? אדוני יושב-ראש הכנסת הזכיר אותו מקרה שביקרו בבית-הכלא עם חבר הכנסת והשר לשעבר אמנון רובינשטיין, שאמר: אם אני אשהה שם 24 שעות, אני אודה בכל דבר. חצי שנה, הוא יודה שהוא המציא את האטום האירני. זכויות אדם? ואם נסקור את השרשרת של מדיניות האפליה נגד האוכלוסייה הערבית והציבור הערבי, איפה זכויות האדם כאן? איפה עקרון השוויון? אין שום תחום מתחומי החיים שהציבור הערבי שווה בו לציבור היהודי. בשום תחום. היישוב שנמצא במקום הגבוה ביותר במדד הסוציו-אקונומי, הגבוה ביותר זה במקום הרביעי או החמישי, באשכול הרביעי או החמישי. איפה אדם ואיפה זכויות אדם בחינוך, בתשתיות, בבריאות, בתוחלת חיים, במה? נכון, בשני דברים הציבור הערבי עולה על הציבור היהודי: במספר ההרוגים בתאונות דרכים ובמספר העניים יש יתרון ברור ומוחלט ומובהק לציבור הערבי. ומדברים על זכויות אדם. חוץ מזה, זכויות האדם שחבר הכנסת מוחמד ברכה, או מי שלא יהיה, יעמוד על הדוכן הזה ויצעק. אלה הזכויות של האוכלוסייה הערבית. למען הגילוי הנאות אני צריך לומר שיש תחום אחד שהוא שווה לכל האזרחים במדינת ישראל, והוא קולו של אזרח יהודי שווה לקולו של אזרח ערבי, וקולו של חבר כנסת ערבי שווה לקולו של חבר כנסת יהודי. חוץ מזה שום דבר,

שום דבר, אבל באופן חד-משמעי. והזכות לצעוק היא מצוינת, הזכות למחות, הזכות להתארגן, הזכות להפגין. אבל מה עם הזכות להתקיים בכבוד? וזה לא עניין של יהודים וערבים, זה לא נושא של יהודים וערבים, זה נושא חברתי. מה עם הזכויות החברתיות, האם הן לא חלק מהותי ובסיסי בזכויות האדם? חובת הממשלה לספק מקום עבודה ומקום פרנסה בכבוד לאזרחים.

דיבוק ההפרטה שאוחז בכל פינה בבית הזה, גם באופוזיציה וגם בקואליציה, ההפרטה היא הניגוד המוחלט לזכויות אדם. כשאדם צריך ללכת לשוק הפרטי כדי להשיג מים או לשלם מחירי מים,

הבטחת הכנסה דרך חברה פרטית, חינוך ובריאות, כשכל השירותים האלה של המדינה מתוקף היותה מדינה, שהבסיס של הלגיטימציה של המדינה כישות אנושית שהתגבשה במהלך ההתנסות והניסיון ההיסטורי של האנושות, שצריכה לעשות את האיזונים, צריכה להגן על האזרח, לא האזרח החזק, אלא על החלש. וכשאומרים ששירותים עיקריים הולכים לשוק הפרטי והם כפופים לחוקי השוק, אז כמובן האדם הפשוט מייד נפלט מחוקי השוק. ובעניין הדמוקרטיה והפרלמנטריזם,

אני אמרתי את הדברים האלה בכנס ואני אגיד את זה לאוזניך. אני כמובן לא הגבלתי בדברים, אני מסיים. אני מציע רק שבשעה שהחברים ירצו, אני מסיים. ב-1984 היתה אינפלציה של 600%, ואז אמרו שבאופן חד-פעמי מאמצים את מה שנקרא חוק ההסדרים, על מנת לייצר את האיזון המתבקש לכלכלה באותם ימים.

מצב חירום. לא הגיע הזמן שזה ייגמר? מה זה חוק הסדרים? זה החוק הכי אנטי-דמוקרטי, המנוגד לרצון נבחרי העם והעם והכנסת. זה החוק שבא לסרס את הכנסת ולהפוך את הכנסת לשוליה חסרת משמעות אצל הממשלה. עצם קיומו של חוק הסדרים זה פגיעה בזכויות אדם ובזכויות האזרח. הקימו ממשלה של 40 שרים וסגני שרים, הלכו וצמצמו את הכנסת, ואתה הסכמת לזה, אדוני היושב-ראש. אתה הסכמת ונתת לזה יד, לא עמדת על הרגליים האחוריות בעניין הזה. כפו על הכנסת להיות מצומקת, נתעבת, נדחקת לשוליים. ואז הביאו את ההמצאה שאם אתם רוצים שהדבר הזה ישתנה, שרוצים להגביר את הייצוג בתוך הוועדות,

צריך שסגני השרים, הרשות המבצעת, יצביעו בוועדות.

זה מדינה זה? זה כנסת זה? זה זכויות אדם? זה זכויות אזרח? הרי הדברים הם לא ללכת ברחובות בתל-אביב, ואני גאה שהייתי אחד מאלה שצעדו ברחובות תל-אביב ביום שישי האחרון. גם דב חנין היה שם, גם אחמד טיבי היה שם ביום זכויות האזרח. זה לא רק זה. המדינה, הממשלה, איך היא מיישמת את זכויות האדם, איך היא יוצרת את האיזונים על מנת שהחלש לא יירמס, איך הכנסת יוצרת את האיזונים בתוכה, על מנת לעצור את המיוריזציה של הממשלה והדורסנות של הממשלה. אם אנחנו נדע להפנים את זה במישור הדמוקרטי, במישור האזרחי, במישור החברתי, במישור הכלכלי, במישור המדיני, של עמים שווים שמגיע להם לחיות בכבוד אחד לצד השני, אנחנו נצעד בכיוון של זכויות האדם.

אנחנו נמשיך לדשדש איפה שאנחנו.

תודה רבה לחבר הכנסת מוחמד ברכה. אני לא מגביל, אבל תגבילו את עצמכם לעשר דקות, ככה בסביבות. זה באמת יום חשוב, ואנחנו גם לא דחוקים בזמן. אני מזמין את חבר הכנסת דניאל בן-סימון,

ואחריו, את חבר הכנסת אריה אלדד. כל אחד עשר דקות? אם אתה תעלה ותרצה 12 דקות, אני אתן לך. אין פה אף אחד.

חבר הכנסת זאב. היום הבין-לאומי לזכויות האזרח הוא,

היום נגמר בצאת הכוכבים. נסים, אז אנחנו נישאר פה. חבר הכנסת נסים זאב, בדרך כלל אתה לבד פה, תשמח שהיום יש עוד רבים. תשמעו, אנחנו בשעה 17:00, זאת כבר שעה מאוחרת מאוד. אנחנו באנו לכנסת לעבוד, ובהחלט אני נותן לחברי הכנסת היום את האפשרות לומר דברים חשובים. אנחנו המופקדים על הדמוקרטיה. חבר הכנסת בן-סימון, בבקשה. אדוני היושב-ראש, תודה רבה, חברי הכנסת, לכבוד הוא לי ביום כזה לומר את הדברים על דוכן הכנסת, ביום יוצא מן הכלל זה מכל שאר הימים, כי יום זכויות האדם הבין-לאומי, או היום הבין-לאומי לזכויות האדם, בעצם מבטא את השקפת עולמו של האדם ויחסו לאחר. בסופו של דבר, אם עושים רדוקציה של התופעה הזאת, זה היום שבו אנחנו מתבוננים על האדם הקטן, החלש, הלא-שייך, הנמצא, או חי, בשולי החברה וכוחותיו תשים כל אימת שהוא מסתכל על המדינה, על המוסדות, על השלטון, ושואל את עצמו: איך אני יכול לגבור על המעצמות האלה? במובן הזה, זה היום שבו אנחנו מציינים, ומתייחדים עם מצוקותיו של האיש הקטן. יש, אדוני היושב-ראש, בספרו האלמותי של אלבר קאמי, "המיתוס של סיזיפוס",

איך אדם שמתייסר כל חייו עדיין מחזיק מעמד, אף-על-פי שהוא מעלה את האבן אל ראש ההר, היא נופלת, ושוב עולה,

הספר מבטא, ובזכותו, הודות לספר הזה הוא קיבל פרס נובל לספרות, איך אדם מתגבר על ייסוריו כל הזמן, כל ימות השנה. הוא מסיים את הספר במשפט שבאמת נכנס להיסטוריה, ואני אומר אותו בצרפתית: Il faut imaginer Sisyphe heureux. עלינו לתאר לעצמנו שסיזיפוס היה אדם מאושר, למרות הייסורים שעברו עליו כל יום, וסיזיפוס הוא מטאפורה לכל האנשים שמתייסרים כל יום תחת גלגלי השלטון, או גלגלי הקפיטליזם, או גלגלי העריצות הצבאית. כל אדם כזה קם בבוקר והוא יודע שחייו ריקים, ומחכה ללילה שאולי יביא אתו תקווה. אולי הלילה יביא תקווה? אולי היום שאחרי? בסופו של דבר אומר הסופר שעלינו לדמיין או לתאר שהאדם הזה הוא בכל זאת מאושר. לכן אני אומר, היום הזה הוא יום לאנשים האלה, שלא כותבים עליהם בספרי ההיסטוריה, שלא מציינים אותם ושפה ושם הם משמיעים קול ברגעי מצוקה. בעידן שבו, אדוני היושב-ראש, עידן של חברות רב-לאומיות, עידן של גלובליזציה, שרומסת כמעט כל רצון אישי,

החברות האלה שמתחברות מעבר לשפה, באמצעות מחשבים, באמצעות קודים ובאמצעות ססמאות ומנהלות עולם. האדם הקטן שהולך למפעל או יורד למכרה הפחם שואל: מה מקומי בעולם הזה? לכן המקום הזה צריך להיות כל הזמן קשוב, לא לסיעות ולא לאינטרסים של המפלגות אלא, אולי זה כוחה של הכנסת, לאיש הקטן, כדי שכשידברו על הכנסת אנשים ברדיו ובטלוויזיה או סתם אנשים ברחוב, לא תצא המרירות הזאת, שהפוליטיקה מנותקת מהעם. זה הדבר הכי חמור שיכול להיות. זה לאבד את האמון של האיש הקטן שמשליך על השלטון את כל יהבו, כי בלי שלטון הוא אבוד. אני לא בטוח שהטייקונים, השלטון רק מגביל אותם. השלטון נועד לאנשים הקטנים, כי בלעדי השלטון הם אבודים. לכן אני אומר, אחרי המהפכה הצרפתית היה שלטון. הורידו את המלוכה, כי המלוכה שירתה רק את השכבה העליונה. השלטון נועד לתת תשובות רק לאדם הקטן. לאחרים יש מסלולים משלהם בכל תחום בחיים.

חשוב שדווקא ביום הזה נזכור כל הזמן להיות קשובים לקול הציבור, כי משם בעצם אנחנו מקבלים את הלגיטימציה שלנו. לא מקבוצות חזקות. קבוצות חזקות,

הן רב-לאומיות, הן רב-שפתיות, הן רב-לשוניות. במובן הזה,

זה היום של האיש הקטן, הבודד, המסכן, שגר או שחי בשולי החיים.

צריך לתת להם את הכבוד שמגיע להם, כי החיים מנעו מהם את היכולת להביע דעה. לכן פה אני אומר, כבוד הוא לי לדבר מכאן, כי אני חושב שאני מדבר בשמם. לפחות עברתי תקופות בחיים שהייתי שם, ולכן אני מרגיש שאיכשהו יש לי איזו לגיטימציה לומר את דברם ולהוות קול ביום כזה,

בסך הכול, אמרתי כבר לפני זמן, אדוני היושב-ראש: אני גאה על כך שהתבטאת בנושאים האלה, שעומדים בסדר-יומנו, שקשורים בזכויות האדם. זה אומנם פוליטי, אבל זה קשור לאחר, זה קשור לחלש. כל אימת שפוגעים בחלש, פוגעים בעצמנו. מישהו אמר, אולי אתה אמרת בנאום שלך באיזה שלב, שזה בסופו של דבר כבומרנג, זה פוגע בחזק. כביכול, אם החזק חושב להתחזק על חשבון החלש, סופו שישלם את המחיר, חבר הכנסת אלדד, וזה בלי קשר לעניינים פוליטיים. בסופו של דבר, אסור לנו לרכוב על גב של נמר שהוא כבר מותש ותשוש ועומד, נדמה לי שזה לקח שהוא אל-פוליטי, גם בעי"ן וגם באל"ף. זה כמעט, לחברך שיושב מאחוריך, זה כמעט צו מוסרי מהתורה. צר לי שהתורה קיבלה כיוונים לא רצויים, שפוגעים במעמדה של התורה, דווקא ביחס לאחר,

לזר ולחלש ולערבי ולכולם. לכן אני אומר, אדוני היושב-ראש, זאת הזדמנות יוצאת מן הכלל לעשות באמת, בעידן שיש תחושה של חולשת האדם מול המכונה, מול המעצמות, אפילו מול הכנסת. אתה רואה את זה בשביתות של המסכנים, ובאותם כבאים שפתאום עולמם חרב עליהם ביום אחד, אותם נכים שמפגינים מול משרד ראש הממשלה על עוד קצת, אותן חד-הוריות ואותם עולים מאתיופיה שעוד לא מצאו את חייהם בארץ החדשה, אותם עולים מחבר העמים שעדיין מחפשים את דרכם. אנחנו צריכים להיות, להסתכל על האנשים האלה,

כלומר, הם הכתובת שלנו. אותן אוכלוסיות, הבדואים שגרים בנגב ועוד לא מצאו את הנוסחה של חייהם, העולים שגרים באשדוד ובאשקלון ועדיין יש להם מדינה בתוך מדינה, חיים משלהם. יש משהו שאנחנו לא אשמים בו? ולכן אני אומר, חברי המגזר, בזה אתה לא אשם. המגזר הלא-יהודי, המכונה בכנסת "המגזר הלא-יהודי",

גם אלה הם הכתובת שלנו.

יותר מכל אדם אחר, כי מעמדנו ייקבע לפי היחס שלנו אליהם. הדמוקרטיה שלנו בעצם בידיהם, היא בת ערובה בידי ערביי ישראל. אם רע להם, אנחנו אבודים.

אם הם לא יקבלו את הזכויות שלהם, הדמוקרטיה היא לא טובה לי. היא לא טובה לי.

תיבחן על כך שהחלש ירגיש שהוא מועצם על-ידי הדמוקרטיה. נדמה לי שיש, אדוני היושב-ראש, כמה חריגות, בלשון המעטה, מהיכולת הזאת דווקא לתת לחלש, להסתכל עליו כאדם שווה זכויות. לכן אני אומר, ביום כזה אני מאוד גאה שניתנה לי הזדמנות לומר את הדברים האלה ולתת באמת את התחושה, זאת הססמה וזה היחס לאחר, שכל אדם ירגיש שיש לו כתובת, שבבוא היום הוא יוכל להשמיע את דברו ושגם זכויותיו יתקבלו. זה, שוב, מעבר לכל ויכוח פוליטי. זה חוצה פוליטיקה, זה חוצה אידיאולוגיה, זאת בעצם זכות בסיס לכל אדם שירגיש שהוא שייך למדינה. כי ברגע שהוא לא שייך הוא מוחה,

אחרי זה הוא בעצם יוצא מהחברה ומגיע למקומות אחרים.

אדוני היושב-ראש, אני שמח שהכנסת מציינת את היום הזה. אני גאה על כך, ותודה רבה. תודה רבה לחבר הכנסת דניאל בן-סימון. חבר הכנסת אריה אלדד, בבקשה. אחרי שאני אשמע את תחילת דבריו של חבר הכנסת אריה אלדד, אודה מאוד לממלא-מקום יושב-ראש הכנסת, יצחק וקנין, אם יחליף אותי. אדוני היושב-ראש,

חברי חברי הכנסת, חברי דניאל בן-סימון נתלה באילן גבוה, הביא מדבריו של אלבר קאמי על "המיתוס של סיזיפוס". ואני, צר עולמי כעולם נמלה, בקושי יש לי "מאחורי הגדר" של ביאליק, נחזור אליו אחר כך. שמעתי את דברי ההקדמה של יושב-ראש הכנסת, והדברים נכונים. בממלכת אוטופיה, הדברים בוודאי הם נכונים, שאם כל צד יילחם על דעתו ולא נחפש מכנה משותף, נגיע למשבר קשה, נגיע לכלים שבורים. גם שמעתי אותו אומר בעניין מכתב הרבנים, שאין דין נישואין כדין השכרת בית, שלא לומר שבארמית ביתו הוא אשתו, ואשתו היא ביתו. אבל זה במישור אחר לגמרי. פרשנות מרחיקת לכת. כן, ודאי, ודאי. אני לא רוצה להיתלות בפרשנות הזאת. אמונתו של אדם היא דבר שהוא מקודש גם בזכויות האדם. זאת אומרת, אדם יכול לחיות על-פי אמונתו. גם מגילת העצמאות מדברת על אמונתו, על-פי אמונתו, על-פי דתו.

יש דברים שהם הגבלות שכל אדם בעל אמונה קיבל על עצמו. אלה דברים שמחייבים אותו לא, כי הדוגמה הנפלאה שלך בדיון שהיה בהחלט חייבה תשובה. נחזור אליה. אמרת שיהודי שרוצה לשאת יהודייה, זה בסדר. אבל אם הוא לא רוצה להשכיר את ביתו לגוי, כי כך אמר לו הרב שלו שזהו צו ההלכה, זה גזענות. שמעתי רק מפי השמועה,

אין לי איזה התנסות אישית בעניין הזה, כי בגולה היו דווקא יהודים שמאוד רצו להתקרב לשיקסעס. זה לא שהם רצו רק לשאת יהודיות ובגלל זה הם לא התקרבו לאחרות. לכן, הזכרתי את "מאחורי הגדר" של ביאליק. סיפור קשה, טרגדיה. הילד היהודי כמה בכל נימי גופו ונפשו אל הגויה שמעבר לגדר. וסוף הסיפור, נישואין יהודיים כשרים, ובת השכנים עם תינוקה בידה עומדת מעבר לגדר, כי היתה גדר ביניהם. עכשיו לבוא ולומר שזה בסדר גמור שיהודי רוצה לשאת יהודייה, אז באמת אנחנו חיים בעולם אוטופי. אבל אנחנו חיים בעולם מעשי וקשה מאוד, עולם שבו יהודים נלחמים בערבים, שזה לא דין הגר, "ואהבת את הגר" כי דין הערבים אינו כדין גרים בארץ-ישראל, ויש כאן מלחמה על הארץ הזאת, והיא מלחמה אידיאולוגית, והיא מלחמה דתית, ואי-אפשר לבוא ולטעון רק מטעמי זכויות אדם שכל השאר צריך להיות משועבד לזכויות האלה, ולעצום את עיננו להוויה שבה אנחנו חיים, של מלחמה בין שני עמים בארץ אחת. אולי לעניין הזה יפה הפרפראזה מדבריו של יושב-ראש הכנסת שאנחנו חייבים להניח את נשקנו, שאנחנו לא יכולים לקוב את ההר עם הדין כל הזמן, וכל אחד יעמוד רק על נכונות עמדתו, ואנחנו חייבים להגיע לאיזו נקודת אמצע. אולי לעניין הזה יפה הפרפראזה על כך שאם הערבים יניחו את נשקם יהיה שלום במזרח התיכון, אבל אם אנחנו נניח את נשקנו תהיה שחיטה במזרח התיכון.

לבוא ולומר רק זכויות אדם אובייקטיביות ולהתעלם מהמלחמה,

גם אם רוצים. ולכן, דברי הרבנים היו דברים קשים. אבל שמעתי את פרופסור מוטה קרמניצר היום בדיון קודם בכנסת אומר שחופש הביטוי נגזר לא מדברים שאני מסכים אתם, אלא מדברים שגורמים למעי להתהפך. שם תמדוד אם יש בידך באמת גדלות הרוח של מאבק על חופש הביטוי, או שכשזה לא מוצא חן בעיניך זו הסתה, וכל מה שמוצא חן בעיניך זה חופש הביטוי. ולכן, האם פסק ההלכה של הרבנים הוא מקומם? אולי, תלוי את מי שואלים.

אולי, תלוי את מי שואלים. אבל אי-אפשר לבוא ולומר שלרב אסור לפסוק הלכה. אתה יכול להגיד שלא כל הלכה צריך לפסוק, שאולי זה לא חכם. אבל לבוא ולומר שזה חורג ממסגרת חופש הביטוי אי-אפשר.

אני חושב שאני לא הייתי משכיר את ביתי לערבי. לא בגלל פסק ההלכה, אלא מכיוון שיש מלחמה בין יהודים לערבים בארץ-ישראל. אבל אני מבקש לדבר על זכויות אדם אחרות, וגם על בני-אדם אחרים. יש ארגונים רבים בארץ-ישראל שנלחמים על זכויות אדם וזכויות אזרח בכלל, והערכים שהם נלחמים עליהם הם ערכים ראויים, וראוי להילחם עליהם. אבל בישראל רוב הארגונים הללו אינם ארגוני זכויות אדם נטו. זה לא ארגוני השלום העולמי שנלחמים למען שלום עולמי, כי אנחנו זוכרים מי הקים את רוב ארגוני החזית הסובייטית שנלחמו למען השלום העולמי, אבל שירתו במישרין או בעקיפין, במודע או שלא במודע, אינטרסים של אימפריית רשע. אז גם אנשים שנלחמים עבור זכויות אדם אוניברסליות, נאצלות, שאני יודע להיאבק עבורן, לפעמים במודע או שלא במודע, נלחמים נגד היהודים ובעד הערבים בארץ-ישראל. ואני לא זוכר שאותם ארגונים שהם ארגוני זכויות אדם נאבקו על המעשה המפר זכויות האדם הגרוע ביותר שהיה בתולדות מדינת ישראל גירושם של 8,000 יהודים מגוש-קטיף. נכון, היתה החלטה מדינית. נכון, הכנסת הצביעה.

בית-המשפט קבע שמותר לכנסת ולממשלה להחליט החלטות כאלה. הבעיה היא לא הבעיה הפורמלית המשפטית. איפה זכויות האדם? למה לא שמעתי אותם זועקים על זה? על הזכות להתיישב שמה זה במסגרת, האדם? חד-משמעית כן. כי זה אדמה של מישהו אחר. לא, כי זאת ארץ-ישראל ששייכת לעם ישראל.

אז אתה קבעת מהן זכויות, אבל ברגע שאתה אומר שמותר לגרש אנשים מביתם, אם זה בסדר על-פי החוק, אתה מזמין את החוק של הטרנספר, אם זה בסדר. גירשנו את, ב-48'. אם זה בסדר לחוקק חוק, ועל זה גירשנו, אבל אם זה בסדר לחוקק חוק, חוק חוקי, לגרש אנשים מביתם, אתה מזמין את הטרנספר על-פי חוק. פה פתחת את הפתח לעוול המוסרי הזה. לא את זה צריך לעשות, ולא את זה צריך לעשות. אבל לא שמעתי אתכם צועקים על זכויות האדם של היהודים בגוש-קטיף, ולכן עשרות ארגוני זכויות האדם הם פסאודו-ארגוני זכויות אדם. אבל, אבל, הם לא נלחמים על זכויות האדם היהודי. אבל עזה מעולם לא, שלמה מולה. רבותי, אני לא רוצה להפסיק. הרי, אני מקצר. הזמן לא מוגבל, אני אגביל אותו אחרי כן, לא תהיה ברירה, אחרת זה לא ייגמר גם ברבע שעה. ולכן, צריך להגביל את הזמן. תודה, אדוני היושב-ראש. אני אקצר. ולכן היה צורך, למרות ריבוי עצום של ארגוני זכויות אדם, שחלקם עוסקים בדברים חשובים מאוד, היה צריך להקים עוד ארגון אחד, ארגון זכויות האדם ביש"ע. אשה אחת, אורית סטרוק, בחברון, הקימה ארגון כדי שיהיה מישהו שיילחם גם עבור ילדות בנות 14 שיושבות שישה חודשים במעצר כי הן מסרבות להזדהות. אז לפעמים, על גרפיטי. הם נתנו מעצר עד תום ההליכים לילדים על גרפיטי. והיה צריך את ארגון זכויות האדם ביש"ע כדי שמישהו יקים קול זעקה על כך ששופט מעצרים מאריך מעצר ל-40 מתנחלים בחדר אחד במעצר קבוצתי, ולא שמעתי את האגודה לזכויות האדם והאזרח נלחמת. ולכן יש צורך במאבק על זכויות אדם, אבל הוא לא יכול להיות חד-צדדי. וכשמבקשים ממני מפעם לפעם להיכנס לנעליהם של אותם ארגונים הנאבקים על זכויות אדם במדינת ישראל, אני אומר שקשה לי, כי שתי הנעליים שמאליות.

תודה לחבר הכנסת אריה אלדד. יעלה חבר הכנסת חיים אורון. ואחריו, חבר הכנסת ג'מאל זחאלקה. אני, רבותי, אקצה לכל דובר שבע דקות, ואם זה לא יספיק רבותי,

על זכויות אדם ואתה מגביל. רבותי, אני לא מגביל אף אחד. אם בשבע דקות לא תסיימו, אני אוסיף לכם את מה שיידרש,

אני לא יכול להשאיר את זה פתוח בלי סוף. אפילו לא נתנו לזה זמן. גם עשר דקות לא נתנו. אי-אפשר להשאיר את זה בצורה כזאת. צריך לקבוע זמן, ואם נצטרך, נוסיף. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, לא, שתי הרגליים של זכויות אדם אינן שמאליות. קודם כול בעובדה: אני מכיר הרבה מאוד אנשים שעל-פי אמות המידה שפועלות אצלנו הם אנשי ימין, והיו נואמים נאום מאוד דומה לשלי בנושא של זכויות אדם, כולל בכנסת הזאת. הזכיר כבר חברי ניצן הורוביץ, באותו פאנל שחבר הכנסת אלדד הזכיר אותו קודם, את חבר הכנסת קלינגהופר, שהציע את הצעת החוק הראשונה של זכויות אדם בכנסת, שנחשב עד היום לאחד המסמכים היותר מתקדמים שנכתבו,

על-פי ההבחנות הקיימות כאן, הוא ימין. הוא היה איש המפלגה הליברלית. ויושב-ראש הכנסת, וחבר הכנסת בני בגין, וחבר הכנסת דן מרידור, וחבר הכנסת איתן ועוד כמה, לא היו מקבלים את ההבחנה הזאת. ההבחנה הזאת היא לא מקרית, חבר הכנסת אלדד. ההבחנה הזאת שאתה עושה, שזכויות אדם, הן הפכו גם להיות עניין של ימין ושמאל והגנה על המתנחלים, וכל שאלת זכויות האדם מתמצית בשאלה של יחסי יהודים ערבים, היא לא ממין העניין. יש איזו קורלציה, למשל, בין קבוצות שמתקשות לקבל ולהבין ולהשלים עם קבוצות ומיעוטים אחרים לגמרי, למשל הקהילה ההומו-לסבית. אולי יש חיבור בין סוג מסוים של ימין ומין חוסר יכולת לקבל את מציאות אנשים בעלי אורחות חיים שונים בתחום הסקסואלי? או אולי אפילו, ובואו לא נעצום את עינינו, חוסר היכולת לקבל באופן אמיתי את זכויות האדם המלאות של האדם עם מוגבלויות, עם כל מיני סוגים של מוגבלויות. ובואו נלך לעוד מקום אחד שפה אנחנו מקדישים לו יום בפני עצמו: זכויות האדם והיחסים שבין גברים ונשים. הכול מתמצה בעימות היהודי ערבי, הישראלי פלסטיני? זו זירה מרכזית, אני לא אברח מלומר עליה. אבל שאלת זכויות האדם שאנחנו עוסקים בה, חופש הביטוי,

חופש הביטוי. אבל אגב, אם הזכרת את דבריו של פרופסור קרמניצר מקודם, כל אחת מהזכויות הללו לא עומדת בפני עצמה. אפילו הזכות לחיים לא עומדת בפני עצמה. ויש מצבים שאתה אומר: כן. החברה, השוטר שקיבל סמכות לכך, וכו' וכו'. אז אי-אפשר להפוך את הדיון לסוג כזה של דיון, שעם כל הכבוד, חבר הכנסת אלדד,

לפעמים בתנועה היינו עושים מין דיון כזה: לוקחים את הדברים לקצוות, ושמה מתפוצצים עליהם. בטח יש מגבלות לחופש הביטוי. השאלה איפה שמים אותן ומתי משתמשים בהן. כמו שיש מגבלות כמעט לכל הזכויות האחרות.

כשאנחנו מציינים פה את יום זכויות האדם, אני חושב שהמשמעות היא לצייר את התמונה הרחבה ביותר. הכוללת ביותר, שנוגעת לתחומים רבים ושונים, שאנחנו יודעים שהחברה הישראלית נגועה היום בהם, בחוסר יכולת לקבל את האחר. מה אתם אומרים ומספרים לי פה? נדבר עכשיו על חוסר יכולת לקבל את האחר בתוך החברה היהודית. יעלה חבר הכנסת מולה לדוכן ויגיד לכם מה הוא חווה. מה הוא חווה?

מה הוא חווה כמי שמייצג את העדה האתיופית,

אתה לא יודע מה הוא חווה?

אה, אתה לא יודע? תן לו לעלות. הוא די מכובד פה בכנסת. תשאל אותו אם אתיופים יכולים להתחתן בכל מקום.

הזכות לנישואים, הכרה בקייסים. מה, נתחיל את כל הדיון מעכשיו? לאן יקבלו אותם? מקיימים את הדיון כל הזמן על הסכסוך היהודי ערבי. אתה יודע מה? בתוך הקהילות שלכם, בתוך הקהילות החרדיות, אני אספר לך מה קורה? איזה אי-סובלנות קיימת לפעמים? גם בתוך הקהילות שלי, בשביל להיות מאוזן. אז דוחפים את הדיון תמיד לתוך הוויכוח היהודי ערבי. האמת, חסכת לי את ההערה. רציתי להגיד אותה. אמרתי אותה בעצמי. אמרתי אותה בעצמי. הדיבור הזה כאילו, אני לא, אני רואה את עצמי כחלק מהבעיה הזאת. כי השאלה של היכולת לכבד את האחר על כל שונותו, על כל ייחודו, על כל זה שהוא מוציא אותך מהכלים, היא מבחן שכל אחד מאתנו עומד בו, ושאף אחד לא יתהדר בזה ויגיד שהוא לא נמצא שם. אבל שמעתי פה את האמירה הזאת, חבר הכנסת אלדד, בנושא הזה של המכתב הנוראי, הגזעני, הפאשיסטי של הרבנים. אני אומר את זה? רבנים אחרים אומרים את זה. אגב, אני לא צריך את הוויכוח בין הרבנים, לי יש רבנים משלי. אבל רבנים אחרים מגדירים את זה כמעשה לא יהודי. בשביל זה לא צריך שאני אגיד את זה, שזה מעשה לא יהודי. אבל אני אומר דבר יותר מרחיק לכת: כמי שנאבק על מדינה יהודית ודמוקרטית, הבעיה שלי היא לא בחלק הדמוקרטי. אם מדינה יהודית היא כזאת שהיא מדירה, בדיור, אזרחים ערבים מלשכור דירה, היא לא המדינה שלי, לא כי היא לא דמוקרטית, כי היא לא יהודית. אתם שומטים את הקרקע מהזהות של מדינת ישראל כמדינה יהודית, על-פי הבנתי, כי אז ניתן לה כל מיני שמות אחרים, שנתנו לה כבר בעולם, כשעסקו בתחום הזה כלפי היהודים. כך אני מגן על הזהות היהודית של המדינה? ורק לערבים לא משכירים? באמת? נתחיל גם את זה למנות, מה קורה בכל מיני מקומות, ואיך זה קורה? ואיך משתנה הרכב האוכלוסייה? לכן, אדוני היושב-ראש,

כמעט שאין תחום, אתה נורא צודק, אין תחום בחיים שלא נתקל, אפילו במועדונים יש סלקציה. לכן, אני לא יודע איך להגיד את זה: העברת הוויכוח כולו לתחום היהודי ערבי, או התעלמות מכל הדברים האחרים או הצדקתם. וחבר הכנסת אלדד, אני לא יודע מה חמור יותר: הצדקתם או התעלמות מהם.

נאמר כבר ביותר ממקום אחד שהפטריוטיזם הוא מפלטו של הנבל. ותחת האמירה הפטריוטית הזאת אפשר לעשות כל מיני דברים ולהשתמש בה לשווא. ואם החברה הישראלית, הגענו לנקודה, אדוני היושב-ראש, שאי-אפשר להיות יותר באמצע, להגיד: גם וגם, ואולי ככה ואולי ככה, ויש פנים לכאן ויש פנים לכאן. אם אתה לא אומר: אני נגד זה, ברור וחד-משמעית, אתה תומך בזה. יש מצבים כאלה בחיים. אני מודה, אני מקווה שאני לא אדם של שחור לבן, אבל יש מצבים שבהם זה שחור לבן. אם אתה לא מגנה באופן ברור, בלי גמגום, את המסע הנוראי הזה בשם רבנים, אז אתה נמצא במקום אחר. ואני לא רוצה להימצא בו, אדוני היושב-ראש, ואני לא רוצה שתהיה פה אי-הבנה. ואוי למדינת ישראל. ואני אומר לכם, לא משום מה שיאמרו עלינו בעולם, זה חשוב בעיני מה יאמרו עלינו בעולם, אלא משום מה שאנחנו נוכל, כל אחד יסתכל במראה ויאמר לילדיו ולנכדיו, איזו מדינה הוא רוצה שתהיה פה. ולכן אני חושב שהשנה ציון היום הזה הוא חשוב יותר אולי מאשר בשנים קודמות. משום שאנחנו נמצאים בתחום הזה, לא במדרון, אנחנו מידרדרים בתאוצה הולכת וגוברת, וכל מה שקורה פה, כל שבוע, בכנסת, כולל אמש, הוא מהלך באותו כיוון, של חוסר יכולת לקבל את האחר, של סוג של פוביה, של פחד נוראי שמביא לכל מיני החלטות והצעות שכולן נובעות מפחד, לא מביטחון. חבר הכנסת אלדד, אני מאמין ביכולתה של מדינת ישראל להיות מדינה יהודית ודמוקרטית שיש בה מיעוט ערבי גאה. ואני לא מחכה מהציבור הערבי להיות מילימטר פחות פלסטיני, ואני לא מסכים שהוא יבקש ממני להיות פחות ציוני. וכך נוכל לחיות ביחד. ומי שפוחד מזה, כי הביטחון הציוני שלו הוא חלש, הוא פוחד מהפלסטיניות שלהם. אין לי בעיה עם הפלסטיניות שלהם, כאזרחי מדינת ישראל ובני העם הפלסטיני. כפי שאנחנו מוכנים לומר על בני עמנו, אנחנו דווקא, בכל מקום בעולם. ואין-סוף פעמים האשימו יהודים בנאמנות כפולה. רק האמירה הזאת של נאמנות כפולה, מה היא מכילה בתוכה. ואנחנו אמרנו: כן, הוא יהיה יהודי-אמריקני, והוא יהיה יהודי.

הוא יהיה ערבי-ישראלי-פלסטיני, והוא יהיה אזרח המדינה השווה לי לכל דבר ועניין. מהנקודה הזאת כל דיבור, ישכירו, לא ישכירו וכו' וכו' מבחינתי מערער את המהות היהודית של מדינת ישראל ולא רק את מהותה הדמוקרטית. תודה רבה. תודה. עולה חבר הכנסת ג'מאל זחאלקה. חבר הכנסת אורון דיבר כמעט 12 דקות, כך שאני לא הגבלתי. אני רק אומר שאני נותן שבע דקות, ואם אני אראה שיצטרכו עוד זמן, אני אוסיף. אני אדבר חמש דקות ואז, רבע שעה. היושב-ראש לפני קבע איזו מתכונת, ואני לא רוצה לקפח דווקא את האחרונים. אחריו, חבר הכנסת שלמה מולה, ואחריו, חבר הכנסת אחמד טיבי.

ואתה תסכם את הדיון. כבוד היושב-ראש, רבותי חברי הכנסת, לא רשום פה נסים זאב. הוא ביקש מרובי ריבלין. כמעט כל חודש עולה בכנסת ציון יום: יום האנשים עם מוגבלויות, יום האשה הבין-לאומי, יום נגד אלימות, יום נגד אלימות נגד נשים, יום הילד, נושאים רבים. מקובל, לפי זיכרוני וניסיוני כאן,

כשיש יום כזה ישנן הצעות חוק בנושא. כלומר ביום של אנשים עם מוגבלויות יש ארבע, חמש או שלוש הצעות חוק, וביום זכויות נשים, גם יש חוקים כאלה. תמיד יש חוקים. ביום אנשים עם מוגבלויות יש חוקים שמקדמים את הזכויות של אנשים עם מוגבלויות. והיום, יום זכויות האדם הבין-הלאומי שמציינים בכנסת, אין אף חוק, ולא במקרה, כי בשנים האחרונות הכנסת מעבירה בעיקר חוקים שמפירים זכויות אדם, שרומסים ברגל גסה זכויות אדם, לא כל החוקים.

לא אמרתי כל החוקים. מעבירה חוקים, לא כל החוקים. כמעט אין חוקים שמגינים או מרחיבים זכויות אדם. המגמה הכללית היא של צמצום, של הגבלה, של הפרה, של דריסה של זכויות אדם בחקיקה הקיימת בכנסת. לכן, ובצער רב אני אומר זאת, ראוי, על-פי מעשיה של הכנסת בשנים האחרונות, לקרוא ליום הזה: יום הפרת זכויות האדם. היות שאין חוקים שמגינים על זכויות אדם, אני אזכיר את החוקים שעברו או שהם בהליך, חוקים שעברו בקריאה טרומית, בקריאה ראשונה, בקריאה שנייה ושלישית, שמפירים זכויות אדם, ובעיקר, וכמעט רק את זכויות האדם והאזרח הערבי בארץ. אי-אפשר לדבר על זכויות אדם, אקדים ואומר: אין טעם, אין משמעות לזכויות אדם, אם לא מאמצים את העיקרון של האדם השווה ודוחים את העיקרון של האדם ההייררכי כפי שהיה בימי-הביניים. תפיסת זכויות אדם היא תפיסה מודרנית. המושג הוא מושג מודרני, שמבוסס על העיקרון של זכויות האדם. אני לא חושב שזכויות אדם ועקרון האדם השווה הם פרי המודרניזם, אלא יש כאן, חבר הכנסת צרצור, חזרה למשמעות התיאולוגית של האדם השווה ושל זכויות האדם בהיות בני-אדם שווים על-פי העיקרון של "בצלמו ובדמותו" כל אדם הוא בצלמו ובדמותו, ועל-פי העיקרון של המונותיאיזם, שלהבדיל מתפיסות תיאולוגיות אחרות, אינו קובע שום הייררכיה בין בני-אדם בהיותם בני-אדם. לכן, יש כאן חזרה למקורות או למשמעות העמוקה, האמיתית, ולא המעוּותת שרואים היום. לכן, הייתי מצפה שדווקא האנשים הדתיים כאן יהיו הלוחמים הקנאים ביותר למען שוויון בין בני-אדם. אני לא רוצה להשתמש במלים. מי שמפר את העיקרון הזה, יש לו בעיה. אני מצפה: אם הוא שלם עם עצמו ויש לו מינימום של יושרה, הוא צריך לעלות לכאן ולהסביר איך הוא, וראינו הרבה כאלה, הולך בקו של האדם ההייררכי, שיש שווים ויש שווים יותר. החוקים שעברו בכנסת בשנים האחרונות, חוקים רבים, יש לי כאן רשימה של 20 חוקים שאסף ארגון "עדאלה" שכולם

בין אזרחים על-פי צבעם, על-פי שייכותם הלאומית. אבל ארגון "עדאלה" כל גלגול העיניים, כל ההתחסדות לא תעזור כאן. חוקים אלה באו לפגוע בציבור הערבי מסיבות שונות ומשונות. אני יכול לתת הסבר מדוע זה קורה, שזה משבר עמוק שעובר על החברה הישראלית, לדעתי, שהכותרות שלו הן פחד ומשבר זהות. אני מצטט תמיד, כמעט בכל נאום בנושא הזה, את ויליאם שייקספיר, שאמר: "מאחורי כל שנאה יש פחד". מי שאתה לא מפחד ממנו,

אתה לא יכול לשנוא אותו על-אמת. לכן מדובר בין השאר בחוקים שמעבירים פחדנים, נמוכי קומה, עסקנים קטנים, אופורטוניסטים,

שרוצים לזכות בפופולריות זולה ברחוב על-ידי העברת חוקים כאלה ששוללים זכויות יסוד של אזרחים בגלל היותם ערבים, שאינם מקבלים את העיקרון של האדם השווה, כל כך לא מקבלים את העיקרון של האדם השווה, שיש כאן רוב אוטומטי בכנסת, שפעם אחר פעם פסל והצביע נגד כל הצעות החוק שרצו להכניס את המלה "שוויון" לחוקי-יסוד. היתה התגייסות מטורפת. הוצעו כמה תיקונים לחוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו, שתיכנס גם המלה, רק המלה, "שוויון" כעיקרון שהחוק קובע כלפי כל האזרחים, ויש מלחמה נגד המלה "שוויון". אני אמרתי שראוי שלכנסת, בקונטקסט של הכנסת יש הרבה אנשים בכנסת שנלחמים למען זכויות אדם,

וגם מחוץ לכנסת יש הרבה ארגונים. ודרך אגב, ריבוי הארגונים שכאן אנשים בימין התלוננו עליו, זה משום שיש הרבה הפרות. אם לא היתה הפרה סיטונית של זכויות אדם, לא היה צריך להקים את כל הארגונים האלה. כבר לא מספיק ארגון גג או האגודה לזכויות האזרח, נגיד, או ארגון כזה שיטפל בכל העניינים, צריך כמעט בכל עניין: בעניין האדמות ובעניין האזרחות ובעניין ירושלים המזרחית ובעניין החינוך. השלטון והכנסת מספקים עבודה רבה לארגונים האלה. אני חושב שגם בכנסת צריך. אני הצעתי היום שתקום ועדת זכויות אדם בכנסת, כפי שקמה, ויש צורך. לא חייבת לקום בכל פרלמנט בעולם, אבל כאן היא, אם פה היא צריכה לקום, אז בכל הפרלמנטים היא צריכה לקום. לא, היא צריכה לקום כאן. אתה אומר: דווקא פה. אז אני אומר לך, אני אומר, אני אומר, אני אומר, כבוד היושב-ראש,

אני לא מאמין שיש מדינה מהשכנות שלנו פה, כי יש מנגנונים,

לא. זה לא חד-צדדי. אתה אומר את זה בצורה כזאת כאילו, אני לא אומר את זה בצורה חד-צדדית. שהשכנים שלנו, שם זו הדמוקרטיה הכי גדולה. אם היית מקשיב למה שאני הולך להסביר, אני מקשיב לך בקשב רב,

בדנמרק, תשתדל לסיים בדקה. בדנמרק, בניו-זילנד ובדרום-אפריקה, 11 דקות. הנושא הזה עבר דיון ואמרו: לא מספיק ועדה לזכויות האדם כך סתם, אלא צריך, בנושאים הבעייתיים באותה מדינה, להקים ועדות זכויות אדם לנושאים ספציפיים, שבהם יש בעיה.

לכן, שיהיה דיון ממוקד. הרבה פרלמנטים בעולם הקימו ועדה כזאת.

שכל ועדה צריכה להיות ועדה לזכויות אדם.

הקמת ועדה מיוחדת, זה יעלה את זה לדיון, זה יעשה עבודה מרוכזת, ממוקדת, יגביר מודעות, יאפשר יעילות גדולה מאוד בעניין הזה, ויש צורך אמיתי ואובייקטיבי בוועדה הזאת. בסופו של דבר, אני רוצה, אם תוכל לסיים, כי, אני רוצה לסיים. אתה מדבר כבר מעל ל-15 דקות. אני ממליץ לכל חברי הכנסת להסתכל בראי ולקרוא את המסמך שנשלף על-ידי "עדאלה" על 20 חוקים גזעניים,

נגד הציבור הערבי. מי שיסתכל טוב בראי, יכול להיות שיראה מפלצת שקמה.

תודה לחבר הכנסת ג'מאל זחאלקה. יעלה חבר הכנסת שלמה מולה, ואחריו, חבר הכנסת אחמד טיבי. אדוני היושב-ראש,

אני רוצה להגיד לך תודה, וליושב-ראש הכנסת, שהדיון מתקיים. נושא זכויות האדם, אולי זה הדבר הבסיסי ביותר לקיום של חברה, בוודאי בחברה דמוקרטית. זכויות האדם בחברה מודרנית כמו בישראל הן הזכות לחינוך שווה, הזכות לחינוך שוויוני, הזכות לחינוך ערכי לכל האזרחים, הזכות לבריאות שווה בין האזרחים, המדינה צריכה להעניק לאזרחיה בריאות ושירותי בריאות נאותים. אדוני היושב-ראש, לגבי זכויות האדם בישראל אנחנו צריכים לשאול: האם הזכות לדיור קיימת לכל האזרחים? האם אנשים שאין להם כסף, יש להם הזכות לדיור והם חיים בדיור טוב? אדוני היושב-ראש, דווקא ביום הזה אנחנו צריכים לשאול שאלה: האם זכויות העובדים הן שוויוניות? האם כל אדם שקם בבוקר והולך לעבודה, חוזר חזרה הביתה ומביא פרנסה לכל ילדיו ומשפחתו? אנחנו צריכים לשאול את השאלה היום, אדוני היושב-ראש, דווקא ביום של זכויות האדם: מה קורה לפערים החברתיים במדינת ישראל? האם העניים והעשירים, אחת המדינות שבהן הפער הוא הענק ביותר, והולך ומתפתח, האם זו לא פגיעה בזכויות האזרח, בזכויות האדם במדינת ישראל? האם שאלנו את השאלה הזאת: האדם העובד, האם יש לו ביטחון סוציאלי כאשר הוא יוצא לפנסיה? האם הוא מזדקן בכבוד? האם המדינה מאפשרת לו שיהיו לו זכויות פנסיה כמו לכל אזרח או כמו אלה שיש להם כסף?

היושב-ראש, הזכות לביטחון זה הדבר הבסיסי ביותר. מדינה שצריכה להעניק ביטחון לאזרחיה, האם בעת משבר המדינה מוכנה, או העניקה לו ביטחון בטוח שהוא לא ייפגע ולא יישרף? ראינו בשידור ישיר לפני כשבוע ימים מה היה ביערות הכרמל, אדוני היושב-ראש. המדינה והממשלה לא העניקו ביטחון לאנשים, 43 בני-אדם נשרפו חיים. אדוני היושב-ראש, אנחנו צריכים לשאול שאלות: האם חס וחלילה יהיה עוד אסון, או עלול להיות אסון? אם אנחנו נדבר על מפעלים באזורי צפיפות אוכלוסין, מפעלים מסוכנים, אדוני היושב-ראש, האם האזרחים מוכנים למקרה, חס וחלילה אם יהיו רעידות אדמה? האם אותן 100,000 יחידות הדיור כבר חוזקו או לא חוזקו? האם זה לא חלק מזכויות האדם הבסיסיות שהאזרח צריך לקבל מהמדינה? אדוני היושב-ראש, אנחנו צריכים לשאול שאלות: האם במסגרת חופש הדת, חופש הדת, האם היינו צריכים להזדקק מחר להצעת החוק של דודו רותם לגבי חיילי צבא-ההגנה לישראל, שהתגיירו בדין, שהם רוצים לקבל שירותי דת? האם זה לא חלק מזכויות האדם של אותם אנשים שהתגיירו? אדוני היושב-ראש, אנחנו צריכים לשאול הרבה שאלות. חבר הכנסת מולה, אני רוצה להגיד לך משהו, מכיוון שמישהו פה מנסה לנפח את הפרופורציה בנושא של הגיור. אתה יודע כמה חיילים גוירו בצה"ל בשנים האחרונות? יש לך מושג? אני יכול לשאול אותך, האם הרב הראשי, מעל 12,000 חיילים, אדוני היושב-ראש,

גוירו בצה"ל. מעולם אף אחד לא ערער על הגיור,

מעולם אף אחד לא דיבר. זה פופוליזם הכי גדול שיכול להיות, אדוני היושב-ראש, אני אומר לכם. אני רוצה לסתור את דבריך. הרב הראשי, אין לך נתונים. אני עוד פעם בא ואומר, אדוני היושב-ראש: הרב הראשי לצבא-ההגנה לישראל מאפשר גיורים בצה"ל זה 60 שנה. באתם היום, הרב הראשי לישראל, ואתם בגלל בעיה טכנית מטילים דופי בגיורם של אותם חיילים שהתגיירו. אתה טועה לחלוטין. אני רוצה לראות, אם כך, אתה טועה ומטעה. אני אומר לך, חוזר ואומר לך, אתה טועה ומטעה.

אני חוזר, בא ואומר לך, אתה לא יודע את הנתונים.

למה אתם מתנגדים להצעת החוק,

ההצעה הזאת לא צריכה לבוא לעולם בכלל. אני רק מבקש, אדוני, שזה שאני לא מגיב, לא יתפרש כהסכמה.

את הפופוליזם, אדוני היושב-ראש, אם אתם תומכים, אז מה הבעיה? אדוני היושב-ראש, אדוני, אין בעיה בגיור.

וגם לא הרבנות העלתה את זה ולא הרב הראשי העלה את זה, זה עלה כפרט טכני על-ידי סגנית היועץ המשפטי לממשלה. אז מה הבעיה? כפרט טכני. את מי היא ייצגה בבג"ץ? דודו רותם, בלי פופוליזם, אני אומר לך.

אני מבקש מהיושב-ראש לא להגיד דברים שהם לא נכונים. אדוני היושב-ראש, אני

אדוני היושב-ראש,

לתת ל-300,000 אזרחי מדינת ישראל שהגיעו ב-20 השנים האחרונות להתחתן במדינתם שלהם,

כנראה אנחנו לא מספיק דמוקרטים. אדוני היושב-ראש, אני רוצה, תסיים בבקשה. מאה אחוז. הזכות לקניין היא זכות יסוד של כל אדם, ככה יאמר לך כל אדם, אפילו שמתחיל בלימודי המשפטים.

ג'ון לוק.

יש קודים. זה שיעור של כיתה י'. הוא לא בדיוק אמר את

מישהו אומר עליך לשון הרע אתה רשאי להתגונן. לפי הדבר הזה אתה אומר שצריך לסגור את כל העיתונות ואת התקשורת. לא, אל תיסחף, אדוני. אבל גם עיתון שפוגע באדם, אתה רשאי להתגונן. לעתים,

בעלי הארץ, בהחלט. תתחדש. כשאתה מדבר, אתה לא מרגיש, מה זה קשור?

כי אני מדבר כבעל הארץ. אני מסרב לקבל את המשוואה שאנשים פה רוצים לבסס.

אנחנו לא מקבצים נדבות של זכויות. גם אם הן ייגזרו מאתנו היום, או מחר,

כפי שהסברתי לתלמידי כיתה י', כמו שאמר

צריך להיות מאבק נגד גזענות. לא ערבים בלבד, גם כשהם קורבן, אלא בעיקר ערבים ויהודים, אלה הדואגים לאופיה ועתידה של הארץ

חבר הכנסת טיבי, אלא בעיקר זכותו של המיעוט להיות שונה אבל שווה. לכן השונה במדינה

הוא האשה המדוכאת, אלה אנשים שצריך להגן על זכויותיהם. אני גאה להיות בצד אלה שזועקים

התוספת האחרונה לא כל כך טובה.

כשהוא אומר את זה,

אז אתה לא יודע. בוא נעשה לך סיור בדרום ואני אראה לך על כמה עשרות ומאות דונמים כל בדואי יושב. תשאל את החברים שלך שיושבים מאחוריך על כמה דונמים כל אחד חולש. ולא חוקי.

אנחנו השולטים מעצם זה שהשלטון הוא ישראלי-יהודי,

אז מישהו מדבר על זה בכלל? בשמעון-הצדיק יש דירות שבית-המשפט העליון אמר שזה שייך ליהודים בטאבו. נותנים להם יום אחד של מנוחה לגור שם, לחיות

אבל אני חזרתי, ברוך השם, לארץ אבותי, נחלת אבותי. אז למה אתה מבקש פיצויים? על-פי הצהרת מגילת האו"ם, אני אומר לך,

אחת ולתמיד? השאלה השנייה, תוקפו של חוק שחל, שאפשר חיבור בתים ישנים לרשת החשמל בשנות ה-80,

העביר למשרד הפנים מידע לגבי מספר המבנים ללא חשמל תקני בשלושה יישובים במגזר המיעוטים. להערכתנו היקף הבעיה הינו משמעותי ועשוי להסתכם באלפי מבנים,

כל אלה ללא תקציבים למערכות ביוב, המוקצים באמצעות המינהל לתשתיות ביוב. במלים אחרות, מעבר לתקציב הרגיל של המינהל לתשתיות ביוב, שמתקדם על-פי

לצמצום פערי תשתיות הביוב ביישובי המגזר הלא-יהודי ביחס לשאר המגזרים, תמנע מפגעים תברואתיים, תביא לשמירה על ערכי נוף וטבע ושמירה על מקורות המים

אנחנו ממשיכים. השאלה הבאה נשאלה על-ידי חבר הכנסת מסעוד גנאים, שישאל את השר. בבקשה, חבר הכנסת מסעוד גנאים. אדוני היושב-ראש, כבוד השר, שתי שאלות.

חבר הכנסת גנאים, החל מ-1 בינואר 2010, עם כניסת הרפורמה בתעריפי המים והביוב לתוקף, נקבעו תעריפי מים וביוב למגזר הביתי כתעריפים כוללים,

התאגיד יספק שירותי ביוב לצרכנים אלו בתשתית הקיימת כיום, כלומר טיפול ואחזקה של בורות הספיגה כולל פינוי בורות אלו מעת לעת. יובהר כי בעניין זה יש מורכבויות שונות

ב-2014, ומה יהיה שיעור המים המותפלים בכלל אספקת המים של מדינת ישראל בשנת

אין מדינה בעולם שמחצית כמות המים שלה מותפלת.

יש עוד פרויקט שחשוב לדעת עליו.

שעדיין נמצא בוויכוח

בימים אלה החליטה הוועדה לתשתיות לאומיות על הקמת תחנת כוח באזור באר-טוביה, קריית-מלאכי. האם החלטה זו לקחה במכלול השיקולים הרלוונטיים את הסכנות

לאזור תעשייתי פעיל ושוקק מאות אנשים,

בוודאי.

תודה לחבר הכנסת נחמן שי. יעלה חבר הכנסת סעיד

אני חושב שאיכשהו לא מגולגל נכון

או שמצמידים את השאילתות. יכול להיות שאתה צודק, שהדבר הזה צריך להיות מוצמד, ביחד, על מנת למנוע כפל של

זה היה בדוח של האו"ם שהתפרסם לפני כשנה. ישראל יצאה שם מקום ראשון. מה שאותנו צריך להטריד זה מה שלא מטופל

חלק ניכר מהפעולות בוצעו וחלקן בעשייה מואצת. הקמת התאגידים האזוריים תאפשר ניהול משק מים וביוב כמשק סגור, שכל ההכנסות מהאגרות ומההיטלים שנגבים מהתושבים מופנות לביצוע תשתיות ביוב ומים ואחזקתן

שהם נתקלים בחסם הזה. היות שהם לא יכולים ליטול על עצמם את החלק שהם צריכים להשתתף בתור השתתפות עצמית, אז הברירה היחידה בפניהם זה למעשה לקבל הלוואה. כשהולכים לקבל הלוואה אז

מיליון שקל מתוך 670 של תוכנית המינהל לתשתיות מים וביוב. אני אוסיף. מעבר לזה אנחנו משקיעים עוד כ-0.5 מיליארד שקל בשנתיים הקרובות, סיוע לתאגידים במגזר הערבי שזכאים לסיוע מיוחד. פשוט צריך לחזור על התשובה שהשבתי לחבר

שופכי היישובים דיר-אל-אסד, בענה ומג'ד-אל-כרום מתנקזים לתחנת שאיבה מזרחית, משם נסנקים לתחנת שאיבה

האמת היא שאני מכיר את הנתונים שאדוני השר הביא בפנינו, אבל אני חייב לומר לך, אדוני השר, שהתשובה איננה מרגיעה. כי די להגיע לבקעת בית-הכרם,

שאומרים "אסור להשליך פסולת",

אני שותף לדאגה שלך,

אני לא התרשמתי מהתשובה שנתתי ששום דבר לא נעשה ושאין ניסיון לשנות את הדברים האלה, וכאילו רשות המים לא מעורבת בזה.

והסכומים המושקעים, אני מוכרח

השאלה השלישית: מהם עיקרי חוק הנפט החדש, שעל הכנתו מופקד משרדך,

בכוונת משרדך לשנות את עמדתו בנושא העלאת התמלוגים? תודה רבה. ישיב השר. זה מעט המכיל את המרובה, חברת הכנסת יחימוביץ.

הנדרש כדי להחזיק את הארגון, אמורות להיות מופנות לתשתיות משק המים. סיבת הקמתם היא

אנחנו נמצאים בשלבים הראשונים של המהפכה הזאת. עדיין קשה להפיק לקחים למה שיתרחש לכל אורכה. אני גם הוספתי בדיון הזה שאני

החשמל, אני חושב שזו תהיה טעות להפריט את משק החשמל. מתוכניות הממשלה שקיימות ומבוצעות כרגע כ-20% מן החשמל אמור להיות מסופק על-ידי יצרני חשמל פרטיים ו-80%

לעניין התמלוגים, בימים אלו פורסם הדוח לקבלת התייחסויות הציבור, ולאחר סיום שלב זה תגובש העמדה הסופית, לרבות זו של משרד התשתיות הלאומיות. ואני רוצה להוסיף מעבר לכך. מה שפורסם הוא טיוטת המלצות של ועדת-ששינסקי. עכשיו שלב השימועים. עד כה תרומת המשרד, או חלקה

שוועדת-ששינסקי יצרה במהלך החודשים האחרונים מאז עבודתה, ובמיוחד בחודש האחרון מאז פרסום המלצותיה, הביאה לאי-ודאות שהנזקים שלה כבדים ביותר, אני

שחייבים על-פיהם לעבור לגז ולעזוב את השימוש באמצעי האנרגיה הנוכחיים,

אני מציין את מה

ושאלה. ראשית, אני מעט מצטערת על כך שאתה מצטרף לקמפיין מחושב ומתוכנן של "דלק אנרגיה" ושל "נובל אנרג'י" על כך שכביכול "החברה לישראל" העדיפה לרכוש גז מצרי

חברת הכנסת יחימוביץ, אני לא שותף לשום קמפיין. את העמדות שלי אני מציג כבר חודשים ארוכים, ועם העמדות שלי כפי שהן ביקשתי שיצטרפו שני אנשי המשרד.

אני בהחלט סבור שכל חברה שנכנסת אל האזור הזה ומקבלת רשיונות מן המדינה צריכה לעמוד בתוכניות האלה.

להדגיש פה שהמשרד שאמור לעסוק בדברים

בלב כבד, שום דבר טוב לא יצא מוועדת-ששינסקי. בין ברי לבין שמא, ברי עדיף. אנחנו יודעים זאת. ועובדה שקיימת היא שאנחנו רואים ש"החברה לישראל" חתמה על ההסכם בתוך כל

נגנבים. מדובר על מיליוני קוב מים,

מה עושה משרדך על מנת להילחם בתופעה זו? תודה. ראשית, חבר הכנסת מיכאל בן-ארי, מרבית גנבות המים ביהודה

נעשתה פעילות יזומה על-ידי המפקד הצבאי באזור הזה. היא נעשתה באורח נמרץ ובאורח יעיל, שהביא להישגים ניכרים ביותר. אני אקרא כרגע חלק מן הדברים שנעשו בפעולה

להוסיף בקצרה? כן, כן, יש לך זכות לשאלה נוספת.

היתה לאנשים תשובה מאיפה הכספים הללו באים, אבל הם באים. וכאן המאבק הסיזיפי, כמו של משטרה בגנבים ובעבריינים, יימשך גם שם. אני לא אסתיר, הדברים הרבה פעמים מותנים במפקד

התשובה תהיה ארוכה,

בבקשה?

אני לא שומע.

איכות המים. בסוגריים,

הכוונה לטורפים,

אצות ועשבים הפוגעים באיכות המים. ראוי לציין כי כל שנה, לקראת המחצית השנייה של אוקטובר, מתרוקנת הבריכה ומגיעה למפלס המינימום

כבוד השר, הרי מה שקרה בבריכת-רם לא קרה בבת אחת. כלומר, לא בחצי שעה ירד המפלס והיה המפגע

אני חושב שמשרד התשתיות צריך לבדוק כיצד קרה שהמשיכו לשאוב גם כשראו בעיניהם מה קורה. מה ראו מה קורה? מה

-אפשר לומר שאין חקלאות. וכשאין חקלאות ועוקרים

פיצויים. אני חושב, חבר הכנסת צרצור, שאתה,

תודה. ברשות יושב-ראש הישיבה, חבר הכנסת אריה אלדד, בדקנו את הנושא,

בצורה פורמלית וגם בצורה בלתי פורמלית, מול הסוכנות

להקריא את השאלה כפי שנשלחה לשר. בשנת 2009 התרבו מקרי תקיפות, הוצאות דיבה והתבטאויות גזעניות נגד היהודים ברחבי העולם, גם על רקע מאבקים

לכך, בוודאי אין סיבה אחת. אפשר לנקוב בסיבות שהן כמעט, הייתי אומר, סיבות אובייקטיביות

החלטה ברוח זו תוגש לישיבת הממשלה הרלוונטית. אנחנו מקיימים כמה פורומים וגופים בין-לאומיים,

בתופעה. נציין

27 ממשלות מיוצגות בו. כרגע ישראל היא הנשיאה התורנית אבל בדיוק בימים אלה, כשאנחנו מדברים, בחיפה מתקיים כנס הסיכום של הנשיאות של ישראל והעברת הנשיאות למדינה אחרת, ואנחנו פועלים להרחבת המעגל של המדינות האלה על מנת שילדים

הגוף החשוב

ואנחנו עכשיו לאחר קיום מכרזים ולאחר נקיטת צעדים מסוימים לשיפור, גם בתנאים הפיזיים של המקום, אולי אפילו מעבר למקום חדש. אנחנו בודקים מחדש מהם תחומי האחריות ומה הפונקציות של גוף מסוג זה, ואם, ואני כרגע אומר את זה בסימן שאלה, אין לי לא תשובה מסוג "אנחנו

זה בזכות סגן המזכירה

טכני, ומייד, הוא מכיר את עמדתי, ואני יודע שגם לו כואב לראות לפעמים את הטעויות האלה. זה בזכות סגן המזכירה.

תודה רבה, אדוני היושב-ראש.

המדינה, והשתתפו בו רבים מחברי הכנסת.

כשאנחנו באים היום לשים על שולחן הכנסת את העובדות שמחייבות אותנו, לא רק את הממשלה, אלא מחייבות את כל 120 חברי

כמו שאנחנו מצפים מעצמנו, לא היה צריך ועדת חקירה ממלכתית, דוח המבקר מספיק. אבל ברגע שאין אחריות, אין מי שיקבל את האחריות.

נכבדי השר, עמיתי חברי הכנסת, האסון

חברתיות, אנושיות, מאוד קשות. אני רוצה, אדוני היושב-ראש, לפתוח בכמה מלים על מה שהיה ולסיים בכמה

שצריכים להצטמצם ולרזות, כי הם מקשים על המערכת העסקית, האיש הרזה, כביכול, שהוא כל כך שמן במציאות. צמצום שירותי הכבאות היה מחדל פושע אבל הוא לא היה מחדל

נמשיך, טוב שלא אמרו לך השר בנימין זאב בגין. כך אנחנו עוד נמשיך ונגלגל את הסוגיה הזאת ממשרד למשרד, ומאחראי

אלא כשאמר אותם, הודיע שהוא מצטט מספרו החשוב של משה הס "רומי וירושלים"; שם זה מופיע במקור, וזה לא היה אלא ציטוט. אני מקווה שבזאת הבאתי דברים על דיוקם וגם אני תרמתי הבאת דברים בשם אומרם, וזו גם תרומה לגאולה בעולם, ובכל

האשמות והטחות לא

ולא ענייניות, ופוליטיות. אני רק ככה מדמיין לעצמי מה היה קורה, אדוני היושב-ראש, אם מי שהיה זורק את הגחל הזה ליער היה ילד חרדי, ושר הפנים היה נניח מישהו

בכל אסונות החירום שחס וחלילה עלולים להיות במדינת ישראל. אנחנו יודעים היום שיש בעיה, חס וחלילה,

יש לנו מאות, אלפי מבנים שלא יעמדו. מה עושים בעניין הזה? חדשים לבקרים אנחנו מדברים על מה שיכול לקרות חס וחלילה בתאונה אווירית, שאין מספיק, בנמל התעופה, בנתב"ג, בעוד

אחריו, חבר הכנסת מיכאל בן-ארי. אדוני היושב-ראש, 43 ממיטב הבנים נשרפו חיים, קצינים, סוהרים, שוטרים, ביערות הכרמל. קשה לנחם על אובדן כה רב של אנשים ושל משפחות השכול שאיבדו את מיטב

על רשות חירום לאומית. לקחי מלחמת לבנון השנייה לא נלמדו והליקויים לא תוקנו. אחת הבעיות, אדוני היושב-ראש, היא שינוי המבנה הארגוני

אבל אי-אפשר לבוא ולומר שזה לא עלה.

והביטחון גם העליתי את זה כמה פעמים, ואני בטוח, ואפשר למצוא את זה בסטנוגרמה, שרק בשנה האחרונה דיברתי, כשדיברו, אם יהיו ארבעה מטוסים, ובינתיים מביאים מטוס אחד, שיהיה

אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, בחלם היה גשר, והגשר היה שבור,

מה לעשות,

למעלה מ-1,000 הרוגים. מה עשו?

בקניון, שמו שמירה על הקניון.

מערך הגנה על אוטובוסים.

אבל עד שלא באה "חומת מגן" וחיסלה את הטרור בבסיס שלו,

רבותי, יש כאן טרור של הצתות, ותמשיכו לטמון את הראש בחול. ואז אנחנו, עשרות מטוסי כיבוי לא יכבו את ההסתות שמביאות להצתות. חבל מאוד שראאד סלאח, ששוחרר

ראש הממשלה

מתרברבים שהם גיבורים, הביאו מטוסים, את כל המערך המתוקשר של הכיבוי. האמת,

בשיר הזה הוא מבדיל איך הם מחפשים את הפושע הקטן, אבל הגדול,

ואני אתרגם: אֵלְעַדְלֻ